בוקר טוב, בוקר טוב לחברי הכנסת, חברות הכנסת, לחברה האזרחית, נציגי המשרדים, לנוכחות הגדולה והמורגשת כאן ביום קשה ומורכב זה, היום אנחנו נדון בהשלכות הרפורמה המשפטית על מעמדן של נשים בישראל, גם כפי שתכננו בוועדה, אבל גם בעיקר בבקשה לדיון לפי סעיף 111 (ה) לתקנון הכנסת של חברי הכנסת מטי צרפתי הרכבי, יואב סגלוביץ' ושלי מירון. אני רוצה לומר לכם שמבחינתי הנוכחות הזאת מסמלת שאנחנו נמצאים כרגע בצו 8, צו 8 של כולנו לקראת חוק יסוד הדיקטטורה כפי שקראו לזה מארגני המחאות, עשרות אלפי, מאות אלפי אזרחי מדינת ישראל שיוצאים לרחובות זה זמן רב, בניסיון לתפוס את הקשב של מי שמובילים את המדינה, ממשלה שהוקמה לפני חודשיים ומאז מספיקה להסתכסך, לריב עם כל גורם אפשרי, אני מבקשת שקט. לצערנו החוק יסוד הדיקטטורה המתקרב אלינו בצעדי ענק לקראת קריאה ראשונה היום בערב, אנחנו כאן יחד אתכם בין מי שנמצא בתוך הכנסת אנחנו כנבחרי ציבור, ובין מי שנמצא מחוץ לכנסת כדי להביע מחאה לגיטימית, כמובן תוך הצטרפות השובתים הרבים וכל המגזרים שבוחרים להיאבק על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל כאן אנחנו דנים על השלכות הרפורמה על נשים, ואנחנו כנשים לא נעמוד מנגד כשדורסים ופוגעים בבית המשפט העליון, גם כיושבו כבית הדין הגבוה לצדק. מעמד האישה אני רוצה להזכיר לכולם, מאז קום המדינה קיבל את הקפיצה הגדולה ביותר ואת הקידום הגדול ביות, כל אחת ואחת מאיתנו בזכות זה שיש שופטים בירושלים, ושהיו שופטים בירושלים. הרפורמה היא לא מכוונת רק לפגיעה בשופטים, כשפוגעים בשופטים קודם כל פוגעים באזרחי מדינת ישראל, בזכויות האזרחים והאדם, וכאשר אנחנו מדברים על זכויות אדם ואזרחים, הראשונים להיפגע זה מי שסובלים מאי שוויון, ומי שסובל מאי שוויון בתוך הקבוצה הזאת זה בהכרח נשים, נשים מכל הגוונים, מכל הקבוצות, חילוניות כדתיות, יהודיות כלא יהודיות, מיעוטים, עולים חדשים, עולות חדשות, בסופו של דבר זה יפגוש את כולנו, בטח כאשר אנחנו רואים שבישיבת הממשלה של הממשלה אתמול, מה שעבר זה הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, כאשר אנחנו כבר ראינו בהסכמים הקואליציוניים, שמנסים להכניס ביטול סעיפים של מאבק בגזענות ובאפליה, כאשר אנחנו רואים שבהסכמים הקואליציוניים מנסים להרחיב את ההפרדה במרחבים הציבוריים. אמרתי שאנחנו כנשים נעמוד כחומה בצורה, כי אין לנו לקחת כמובן מאליו את המעמד אליו הגענו, בזכות ולא בחסד של אף אחד, ועדיין הדרך עוד ארוכה, מוטב שהממשלה תתעסק במאבק באלימות כלפי נשים, תתעסק במאבק להתיר עגונות, תתעסק בלנסות להרים את הנשים, שאמרנו כבר בוועדה הזאת, שלא מגרדות את רצפת הבטון, ותתעסק שתהיה גם נשים מנהלות כלליות, כאשר אנחנו רואים שמתוך 32 מינויים, אולי פחות כי עדיין לא מינו את כולם, הביאו רק מינוי של מנכ"לית אחת, כאילו זורקים לנו שאריות, כאילו אנחנו לא חלק מהחברה הישראלית, האם זו הדוגמה לילדי ישראל? אני מעבירה את רשות הדיבור ברשותכם לחברי הכנסת שיזמו את הדיון, תחילה מטי צרפתי הרכבי חברת הכנסת בבקשה. תודה רבה גברתי היושבת-ראש, אנחנו באמת בשעה קריטית, ובגלל החשיבות אני כתבתי. על שולחן הממשלה והקואליציה ובכנסת עומדת בימים אלה תוכנית דרקונית רבת זרועות והשפעות, שבבסיסה שינוי מהותי באופייה של המדינה כמדינה דמוקרטית, ופגיעה אנושה בהפרדת רשויות. את התוכנית הזאת מובילה ממשלה שהינה כמעט נטולת נשים, הסברת את זה, יש שש נשים בתפקידי שרות, בתפקידים נראה לי למעט משרד התחבורה, תפקידים יחסית לא דרמטיים, כולל לקיחת תחומי אחריות, למשל מהמשרד להגנת הסביבה, קרן הניקיון, בנוסף במשרדי הממשלה כמעט ואין מנכ"ליות, גם המנכ"לית האחרונה שציינת היא טרם מונתה, ממשלה שוביניסטית. יש שרים בממשלת ישראל שבהגדרה מדירים נשים, המפלגות שלהם מדירות נשים, נשים לא נבחרות לחלק ממפלגות מדינת ישראל, יש אנשים, יש לנו חברי כנסת שמאמינים כי לנשים אין מקום סביב שולחן קבלת ההחלטות בתפקידים במערכות משמעותיות כמו למשל צבא הגנה לישראל. הם חושבים שאנחנו צריכים להיות במטבח ושאנחנו רחם מהלך.

התוכנית הזאת הינה תוכנית הרסנית בעלת השלכות קשות מאוד על זכויותיהן של נשים בממדים רבים, ויש בה כדי להכחיד הישגים שכבר הושגו בשנים האחרונות, עבדנו קשה מאוד בשנים האחרונות ועכשיו אנחנו בנסיגה. יש בכל מערך החקיקה הזה, לפגוע בזכויות השוויון שהינה זכות מנשמת אפה של המשטר החוקתי שלנו, ערך יסודי בכל חברה דמוקרטית, והמכנה המשותף אם לא הבסיס לכל זכויות היסוד של האדם, חוק השוויון, זכות לשוויון. נשים מהוות היום יותר ממחצית האוכלוסייה, ציינת את זה בעבר, וייצוגן במוקדי קבלת ההחלטות לוקה מאוד בחסר, הן מופלות לרעה, לא רק בשוק התעסוקה, בשכר, הן מתמודדות עם אלימות, עם הטרדות מיניות, הן מהוות חלק משמעותי מהאוכלוסייה, מהאוכלוסיות המוחלשות במדינה, למרות היותנו רוב. לאורך השנים בהיעדר חוקה תקפה במדינת ישראל, שמעגנת את הזכות לשוויון ואת זכויותיהן של הנשים, ההישגים המשמעותיים של קידום זכויות נשים ושיפור מסוים במעמד, נעשה בזכות בית המשפט העליון, בית המשפט הכיר בזכות לשוויון ובחשיבותה, ויישם אותה בהחלטות, כמו למשל בג"צ אליס מילר, בהבטחת ייצוג הולם בחברות, במוסדות ציבוריים, וכל זה הולך להיעלם. יש כאן פגיעה מתוכננת בזכות העמידה של נציגי ציבור וגורמים בחברה האזרחית בפני בית המשפט הגבוהה לצדק, מה שזה אומר שהחלש לא יוכל לטעון וגם לא יהיה מי שיטען עבורו, זה פגיעה בשוויון מגדרי, הם הולכים לבטל את עילת הסבירות, כשבעצם משרדי הממשלה ברובם מובלים על ידי גברים, כשהאג'נדה היא אג'נדה שמרנית ומפלה כלפי נשים, וכך אנחנו חוששים שההחלטות שתתקבלנה הן לא תהינה שוויוניות, ובעצם גם לא יהיה ניתן לקיים לגביהן ביקורת שיפוטית, הם רוצים להוציא נשים מתפקידים משמעותיים בצבא, בצה"ל, להוציא נשים מדירקטוריונים בפורומים, הדרת נשים במרחב הציבורי, גם הרכב הוועדה לבחירת שופטים בעצם רוצים לצמצם את החלק היחסי של נשים בהרכב הוועדה. בכלל כל נושא של ביטול וצמצום הביקורת השיפוטית על חוקים וגם פסקת ההתגברות, לא יהיו איזונים ובלמים על כנסת ישראל וממשלת ישראל, וזה יפגע באופן אנוש ביכולת של בית המשפט, להתערב ולפסול חוקים פוגעניים בעיקר עבור נשים, תודה רבה גברתי. תודה רבה, אנחנו נעשה ח"כ וארגון, הדס דניאל ילין מנכ"לית שדולת הנשים בבקשה, כולם להשתדל לעשות את זה בקצרה, ממוקד, קולע. אני אשתדל, בוקר טוב, בשבוע שעבר תמרה להב בת ה- 14 מקיבוץ מעברות, למדה על בשרה מה זה אומר להיות אישה אמיצה שנאבקת על זכויותיה במדינת ישראל, תמרה קיבלה פיצוי בסך 45 אלף שקלים מחברת קווים, אחרי שנהג אוטובוס לא העלה אותה להסעה כיוון שלבשה גופיה. תמרה ומשפחתה החליטו להיאבק ויחד עם שדולת הנשים וישראל חופשית פנו לבית המשפט, העניין הזה הסתיים בפשרה ובמסר לנותני השירותים באשר הם, אתם לא תחליטו מה תמרה תלבש, ולא מה הבנות שלי ושלכן ילבשו ובזה המהפכה המשפטית עומדת לפגוע, התוכנית שהתגלתה לנו בשבועות הראשונים ברורה, שלב ראשון פוגעים פגיעה אנושה בבג"צ ובמערכת המשפט, שלב שני מחוקקים חוקים מפלים נגד נשים, החוק הראשון כבר בדרך, הרחבת סמכויות בית הדין הרבני, זהו מוסד גברי שאין בו ייצוג לנשים, וכתוצאה מכך נשים נפגעות ומופלות בו, הרחבת סמכויותיו מטרידה מאוד, לא רק אותנו החילוניות, גם את הנשים הדתיות והחרדיות. החוקים הבאים בתור מרחיקים אותנו עוד יותר משוויון, ביטול האיסור על האפליה כך שאפליה על רקע אמונה דתית, בדיוק כמו שחוותה תמרה להב, תהיה מותרת על פי חוק, ולנו לא יהיו כלים לסייע לנשים ולנערות כמוה, עונשי מאסר על לבוש לא צנוע, מי מגדיר בכלל מה זה לבוש צנוע, נהג האוטובוס? התרת ההפרדה המגדרית, תחשבו מה מרגישה אישה שעוברת ליד שלט שבו כתוב שנאסר עליה לעבור את המדרכה הזאת, שהיא אינה יכולה לעמוד בתור בבנק כשהיא צריכה, אלה דברים שקורים כבר עכשיו, והכוונה של הגברים בממשלה הזו היא להרחיב אותם ולהפוך אותם לחוקיים, תחשבו מה היה קורה אם היה שלט שבו היה כתוב שאנשים בעלי צבע עור שחור או ערבים לא יכולים לעבור במדרכה הזאת, תחשבו מה היה קורה אם היו מוחקים פניהם של מזרחיים משלטי חוצות, או מסירים אותם מקמפיינים כי זה פוגע ברגשות הציבור, למה כשזה מגיע לנשים זה מותר? כל אלה, כל הדברים האלה יהיו מותרים על פי החוק ולנו לא יהיה למי לפנות, בשבוע שעבר אנחנו הגשנו בג"צ נגד חוסר הייצוג של נשים בתפקידי מנכ"ליות במשרדי הממשלה, עד כה מונו אפס נשים, יש כוונה לאחת או שתיים מתוך, וזה בניגוד לחוק. 33 משרדי ממשלה. התגובות שקיבלנו היו בין היתר, למה לשים את בג"צ במצב הזה בתקופה בה הוא עומד תחת מתקפה, למה? כי זה הכלי היחיד שיש לנו, לפני שהגשנו את בג"צ הפעלנו לחץ ציבורי, הפגנו, שלחנו מכתב התראה, זה לא מזיז לאף אחד בממשלה הזאת, שמקדשת את תת הייצוג הנשי ולא בכדי. שדולת הנשים מפעילה קווי סיוע לנשים שמופלות על רקע מגדרי בעבודה, כמעט מחצית מהפניות הן מהחברה החרדית, יש לנו קווים בערבית, ברוסית ובאמהרית, האתגרים הם שונים אבל כולם תחת אותה כותרת, נשים נפגעות יותר, מודרות יותר, מרוויחות פחות בגלל שהן נשים, אז כל הניסיונות לצבוע פה את העמידה העיקשת של נשים מול המהפכה המשפטית בצבעים פוליטיים, נועדה להפריד ביננו, אבל אנחנו עומדות ביחד. אנחנו מבינות שזו המשמרת שלנו, אנחנו רואות לנגד עיננו לוחמות אמיצות למען שוויון, מרוזה פרקס ועד אליס מילר, מלימור לבנת ועד שולמית אלוני, הן המצפן שלנו ואנחנו נחושות לשמור על הזכויות. ויעל דיין שברוך ה'

ועוד רבות רבות מכל קצוות הקשת הפוליטית, אנחנו נחושות לשמור על זכויות שהן השיגו לנו במאמץ רב, אנחנו לא חוזרות אחורה,

תודה רבה על המילים מעוררות ההשראה, מגיעה לה מחיאות כפיים אני מאשרת את זה. ובטח שדולת הנשים שנמצאת שמה לאורך ההיסטוריה, עם בג"צים משמעותיים, אולי החוק יהיה שפוליטיקאים יעשו הכשרה לשופטים וגם יהיו שופטים, יהיה ניתן לפתוח פה איזה אולם שהם יחליפו את השופטים. יהיו שופטים אבל לא יהיו שופטות, להן הם לא ידאגו. סימון אתה יודע מה הכי עצוב? שהרי גם שוטרים וגם שופטים הם היושבים בשערים מהתורה. יושבת לידי חברת הכנסת וכל הזמן אומרת לי צביעות, צביעות צביעות, אבל כשהרבנים שלה לפני חודש וחצי קראו לנשים לא ללכת לצבא, זה היא לא אמרה צביעות, הרבנים שלה אמרו, הרבנים שלה קראו לבנות לא ללכת לצבא, זה הרבנים שלה,

חבר הכנסת סימון אני בטוחה שגם לחברת הכנסת לימון סור הר מלך אכפת ממעמדן של נשים, ואני אומרת לך כשאני ראיתי למשל בשבוע שעבר את התמונות והווידאו של מה שעשו לך, הייתי בין הראשונים להגיב על הדבר הזה והזדעזעתי מזה, לצד זה אני אומרת לך, היא לא פה כדי לא להקשיב, היא פה כי אכפת לה מנשים ויכול להיות שיהיו ביננו חילוקי דעות, אבל אני יודעת שגם את בעד להתיר עגונות כפי שבעבר, שבעבר עוד היו לנו רבנים אמיצים, היה את הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אבל היום יש רק את בג"צ, וכאשר בכפר הוורדים לא מאפשרים לפתוח מקווה, מי שנמצא שמה בסוף זה בג"צ, ואני אומרת לכם כאשר קבעו שאישה שבגדה לעומת גבר שבגד לא תקבל רכוש, מי שקבע שהיא כן תקבל זה היה בג"צ, יש דברים שאנחנו מסכימים עליהם, אני מעבירה את זכות הדיבור בבקשה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ' בין היוזמים של הדיון, תודה. אז לפני שנדבר על סעיפי החוק, נדבר כמה מילים על ערכים, ואני אקריא קטע קצר ממה שבעבר כולנו התחברנו אליו, כנראה היום גם על זה יש סימן שאלה. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת גזע או מין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון חינוך ותרבות וכו'. אנחנו הולכים להצביע היום בכנסת על החלק הראשון שם שני חלקים, החלק הראשון יהיו שופטים, שופטים בכל הערכאות, אסור להתבלבל, יש פה דיון על בית המשפט העליון, זה בית דין למשפחה ותעבורה, ושלום ומחוזי ואת כולם יבחרו לא חברי הכנסת, תבחר הממשלה באמצעות חברי הכנסת שהיא תמנה לשם, זה מה שמצביעים היום. והדבר השני שלא תהיה שום ביקורת שיפוטית, שום ביקורת שיפוטית על העניין הזה, זה הסעיף השני שאנחנו הולכים להצביע עליו היום, ועכשיו קחו את שני הסעיפים האלה ותקראו עוד פעם את מה שקראתי כאן ממגילת העצמאות של כולנו. המדינה הזאת כרגע, הקואליציה הזאת מחולקת לשלושה חלקים, יש את הציניים שהם החלק הכי גדול, יש את האידיאולוגים שהם חלק קטן, כשאני אומר אידיאולוגיים זה מתנגדים מלכתחילה לקטעים הבסיסיים במגילת העצמאות שהקראתי קודם, הם מתנגדים לזה, הם מתנגדים לשוויון, הם אומרים את זה שהם מתנגדים לזה, תקראו מה הם אומרים, והאובססיביים, האובססיביים חלקם נמצאים פה וחלקם נמצאים שם, אבל הם גם כן נמצאים באירוע הזה. ואני אומר, היום אנחנו מדברים כאילו על דברים חוקתיים, שינויי חקיקה מן המעלה השנייה, הכנסת כרשות מכוננת, הכל עוטפים בעטיפת צלופן פוליטית, כי מה שהולך לעלות במהלך השבוע, זה חוק יסוד חוק דרעי 2, וחוק הגיוס שפוחדים שבג"צ יתערב, וחוק יסוד לימוד תורה ובתי הדין הרבניים ולכן אני רוצה לתת עצה פרקטית בפורום המכובד. חוק מדינת ההלכה, ואני אומרת לך את זה כאישה דתייה, חוק מדינת הלכה, זה מה שהם רוצים שיהיה פה,

אני רוצה להגיד משהו לפורום המכובד הזה, אל תתעסקו ואל תתווכחו ואל תתדיינו, לא עם האידיאולוגיים שנגד הצהרת העצמאות של מדינת ישראל ולא כנד האובססיביים, בואו תאבקו בציניים, כי הציניים מרכיבים את רוב הקואליציה, שמה שהם רוצים זה רק כוח, וכשהם ירגישו שהבסיס הפוליטי שלהם, הפוליטי זז ונע, הם ישנו את דעתם, כי הם ציניים בבסיסם, הם לא סתם לא מתראיינים,

יש להם שמות לאנשים האלה, תקראו להם, תדברו איתם, תביישו אותם, כי הם פוגעים בכל אחת, והראשונים והראשונות שתפגענה הן נשים, כך היה תמיד, זה 51% מהאוכלוסייה. אני חבר במפלגה פוליטית, שימו את זה בצד, זה אירוע אחר, זה אירוע שפוגע בדברים הכי בסיסיים שהמדינה הזאת קמה עליהם, ואני אומר לכם, לכו על הראש של הציניים, כי הציניים יעשו את השינוי גם אם הם לא במחנה שלי, הם פשוט אנשים שהולכים עם כוח, ואת הכוח שלהם צריך לפורר. תודה חבר הכנסת סגלוביץ', אני גם אזכיר את בג"צ 68, 79/14 שהולך נגד רדיו קול ברמה, המדיניות של רדיו קול ברמה הייתה לא להשמיע נשים, כאילו היה מדובר במצורעות, ובסוף בית המשפט קבע כשדן בערעור להגדיל את הפיצויים,

אבל אני לא אשכח, אני לא אשכח את זה שבאחד האתרים כשאני הושבעתי להיות שרה בממשלה,

פנינה אני דיברתי כמה וכמה פעמים בקול ברמה, מאיפה הבאת את זה? אז זה היה תקראי - - לימור, לא נראה לי שאת חושבת שאני ממציאה דברים - - לימור בזכות הבג"צ הזה את דיברת, היה מדיניות מפלה. לפני זה הם לא העלו נשים, הם לא העלו נשים, אז תודה לבג"צ ואני אגיד יותר מזה, שהשופטת היום בבית המשפט העליון שאנחנו מינינו שנה שעברה היא השופטת שקבעה את פסק הדין הזה, ויצאו עליה ב- 200 קמ"ש על זה שהיא פרוגרסיבית. על זה אני אוסיף עוד משהו, כשאני הושבעתי לממשלה, אחד הרגעים המביכים והבזויים, זה שלקחו תמונה שלנו וטשטשו את הנשים, אנחנו שעברנו דם יזע ודמעות להגיע לממשלה, להשפיע, לשנות, פשוט טשטשו אותנו, עכשיו הדברים האלה בוודאי אם בשביל כל אישה ואישה, וייתכן דווקא בגלל הבג"צ הזה שהבאתי, גם לה התאפשר לדבר, אני לא חושבת שזה ימין ושמאל, אני חושבת שאני באה ממקומות, האמינו לי זה נראה לנו רחוק, מעמד האישה היה כל כך נמוך, הם סבלו, מי שפילסו את הדרך, את הזכרת את שדולת הנשים, הזכירה את רוזה פרקס ואליס מילר, כל אחת מהן הקריבה הקרבה אישית משמעותית, ומי שצריך להוביל את המחאה בפגיעה על שופטים והגישה לערכאות שיפוטיות בצורה שהם יכולים להכריע מה סביר ומה לא סביר זה נשים. אני מעבירה את זכות הדיבור לעו"ד ענת טהון אשכנזי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה, תודה רבה על הדיון החשוב הזה וליושבת-ראש. אני מבקשת להביע הבוקר הזה דאגה עמותה ביותר לאור הרפורמה המשפטית, דאגה לזכויות נשים, בעיקר נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, אני רוצה להדגיש את הקשר העמוק שיש בין מהות של דמוקרטיה לבין זכויות נשים, כך באחד המדדים המובילים בעולם שקובע, בעצם מדרג את הדמוקרטיות בעולם שנקרא Freedom House, בעצם קובע שאחד הקריטריונים העמוקים לקבוע מהי דמוקרטיה, היא בחינה באיזה אופן מתייחסים לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, הזכות לשוויון, הזכויות להינשא באופן חופשי, הזכות להתגרש באופן חופשי. כבר היום חשוב להדגיש שישראל איננה נמצאת בקרב המדינות המובילות במדד הזה כמדינה חופשית, יחד עם זאת כמובן, אם יעבור לפחות חלק מההצעות שעומדת כרגע על הפרק. איפה אנחנו עומדים במדרג? אנחנו נמצאים בדרוג 76. מתוך? זה בעצם מתוך 100, כאשר המדינות המובילות בעולם הם 90+ ויש מדינות שיש להם דירוג נמוך, כיום אנחנו מוגדרים כמדינה חופשית, כמובן שמצבנו ילך ויתדרדר, וכך מעיד דוח של UN Women שהראה שמדינות שהיו חופשיות בעבר, כמו פולין, כמו הונגריה שנפגעו המוסדות הדמוקרטיים, נפגעה עצמאות המערכת השיפוטית ונפגעו ארגוני החברה האזרחית, נפגעו באופן ישיר ומאוד מהיר, מאוד כרוך אחד בשני זכויות נשים, בדוגמה פולין, מהר מאוד מיד עם הפגיעה במוסדות השלטוניים, נאסר כמעט באופן מוחלט על נשים לעשות הפלה, נאסר למעשה על ארגוני נשים לפעול, והן הוגדרו כישות זרה ועוינת, ולכן יש כריכה מאוד - - אבל עוד לפני, בואו ניקח אפילו דוגמאות שהיו, בעיני לעיתים לאזרחים קשה לצפות את העתיד, בואו נדבר על מה שהיה, לדוגמה כאשר לא נתנו ייצוג הולם לדירקטוריות, נשים יכולות לנהל, יש חברות ממשלתיות, הפוליטיקאים קובעים מי הדירקטורים, עדיין יש נבחרת דירקטורים, אבל חלק מהרפורמות, ולצערי זה דווקא שרה שמובילה את זה, השרה מירי רגב, זה לבטל את נבחרת הדירקטורים, מה שאומר שיכול להיות שלא תהינה דירקטוריות, בג"צ קבע באופן חד וחלק שאין דבר כזה שאין דירקטוריות שממונות בסבב המינויים, ואת זה נשים צריכות להבין. אז את יכולה ללכת ללמוד מנהל עסקים ואת יכולה להיות מנהלת גדולה, אבל אם תפגעי כי לא שמו נשים, אז לא יהיה לך למי לפנות כאשר רוצים לבטל את עילת הסבירות בכל מה שקשור להחלטה שלטונית. אז בדיוק לאור העובדה, שבניגוד למדינות דמוקרטיות אחרות יש מספר בלמים, קרי שני בתי פרלמנט,

ביזור הסמכויות, ובישראל מכיוון שבית המשפט העליון היננו הבלם היחידי, הרפורמות הבאות יפגעו באופן ישיר בנשים, ראשית העלאת הרף לפסילת חוקים, גם הרכב מלא וגם רוב כמעט מלא או מלא לגמרי, לא יאפשרו למעשה לפסול חוקים כמו חוק שנפסל בבג"צ חסן מירב בינון, שאפשר לאישה לקבל קצבת הבטחת הכנסה, שעמותת אית"ך מעכי ייצגו, אי אפשר יהיה כמעט לפסול חוק שכזה, ועוד יותר מכך, כיום אחת ההוראות, היא שאי אפשר יהיה לפסול חוק, אם הוא סותר הוראה מפורשת בחוק ייסוד. כזכור, שוויון איננו היום הוראה מפורשת בחוקי היסוד במדינת ישראל, ולכן כל החוקים או הפסיקות, כמו למשל הדירקטוריות ופסקי דין אחרים, לא יוכלו למעשה להתממש, ככל שזה לא מבוסס על הוראה מפורשת של שוויון, וסביר להניח שלא עומדים בקרוב לצערי הרב, לעגן את זכות השוויון בחוקי היסוד כפי שהיה ראוי, וכמובן על כך יש להוסיף את פסקת ההתגברות, שאף תאפשר כל חוק עלי ספר, וראינו כבר בתוך ההסכמים הקואליציוניים שיש כוונה לממש את הביטול של הפרדה מגדרית כאפליה אסורה כפי שאת הזכרת. גם ההגדרה של הוועדה לבחירת שופטים, ראשית הפוליטיזציה בוועדה לבחירת שופטים תפגע באופן ישיר בנשים. זה כבר פוגע, צמצמו את הייצוג מארבע נשים לשלוש.

ושליטה מוחלטת של קואליציה, שצריך לזכור שכבר היום הקואליציה כמעט איננה מונה נשים בתוכה, ובוודאי לא אג'נדה שמקדמת שוויון מגדרי, ועל כך יש להוסיף את ביטול עילת הסבירות, שגם היא מאפשרת גם ביטול של כל החלטה שלטונית, שתפגע בסופו של דבר, ביטול העילה תפגע בסופו של דבר, נשים ממגוון הקבוצות שרוצות למעשה לפסול החלטה שרירותית שנוגעת לחיי היום יום, שנוגעת להחלטות של קצבת הבטחת הכנסה לדוגמה,

לא תוכל להתקיים אם יבטלו את עילת הסבירות. שם הסיפור היה שהיה לה רכב נכון?

אז בוטל למעשה חוק, מכיוון שהשתמשה שלוש פעמים ברכב, ועל פי חוק הבטחת הכנסה, למעשה אסרו עליה באופן מוחלט, גם במצבה, אישה אם חד הורית, אישה מוגבלת שמיעה, שלא הייתה יכולה להשתמש שלוש פעמים בחודש ברכב של הוריה. לסיום אני רוצה לומר, שיש רוב כמעט מוחלט כנגד כל הרפורמות, בסקר שנערך שבוע שעבר על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, עולה באופן מובהק, כי 62.8% מקרב הנשים, מקרב כלל הנשים באוכלוסייה, מוטרדות או מוטרדות מאוד מהשינוי לרעה בתחום השוויון המגדרי. 62%? 62%, כמעט 63%. אז אנחנו צריכות לעבוד עוד יותר על ההסברה, כי בסוף זה נוגע בכל אישה.

אגב גם כמעט 60% מהגברים מוטרדים מהשינוי לרעה בתחום השוויון המגדרי, ויש לומר שאחוזים כאלו מגלים שזה קואליציה ואופוזיציה כאחד. נתון נוסף מגלה ש- 68% מהנשים מתנגדות לפסקת ההתגברות ב- 61, או תומכות בהעלאה משמעותית של הרוב, וזה אומר שלפי הסקר שלנו עולה, כי רק 19% מאוכלוסיית הנשים תומכות בפסקת ההתגברות ברוב של 61, כלומר רוב מוחץ נגד פסקת ההתגברות, ובהקשר הזה גם קואליציה ואופוזיציה כאחד. נתון אחרון שמעלה כי 65% מקרב הנשים, דיי מתנגדות או מתנגדות מאוד, לצמצום עילת הסבירות, גם פה אפשר לראות שיש הבנה בציבור, בעיקר אצל נשים, אבל גם נשים וגברים, קואליציה אופוזיציה, יש הבנה על כך שהרפורמה הזאת, כל הצעה בפני עצמה ומכלול ההצעות ביחד, יפגעו באופן ישיר, מהיר ועמוק באוכלוסיית הנשים. תודה רבה לך עו"ד טהון, גם על העבודה המשותפת ועל המיידעים שאתם נותנים לנו כסיוע לוועדה. חברת הכנסת שלי, את רוצה לאפשר לחברת הכנסת קרין אלהרר, היא צריכה לצאת, אז חברת הכנסת קרין בבקשה. תודה רבה גברתי היושבת-ראש, תודה ליוזמי הדיון, תודה לחברה האזרחית שהגיעה במלוא הכוח. קודם כל אני חייבת להגיד שכנראה הדיונים בוועדת החוקה בחודש וחצי האחרון ממש השפיעו עלי, כי אני לא רגילה שרגוע. תבואי לפה, לא רגוע בדרך כלל, מעירים לי שלא רגוע, אבל רוטמן אמר שאנחנו נותנים לו פייט, אבל אנחנו לא רגוע באופן חיובי. גברתי היושבת-ראש אין לך מושג כמה האטמוספירה שונה, ואני אומרת את זה לחיוב. אז אני רוצה מהדברים החיוביים לעבור לשליליים, לא נראה לי שהמידע שנאמר כאן. חברת הכנסת, אנחנו תיכף נותנים למי שלא יזם, פשוט אנחנו נתנו בהתחלה למי שיזם. לא נראה לי שהמידע שנאמר כאן בחדר שקע, אנחנו רגילים שפסיקות בית המשפט העליון מגינות על נשים, והרפורמה שהם רוצים להביא, היא רפורמה שתקבע שכל זכות שלא מעוגנת בצורה מפורשת, לא תהיה, היא לא תגן, לא נוכל יותר להגיש בג"צ כנגד אפליה, כי עקרון השוויון לא מעוגן בחוק היסוד, זה לוקח רגע להבין את האירוע, זכות השוויון לא הייתה מוגנת בחוק יסוד, אבל היא הוכרה בפסיקה, והיא זאת שהביאה לכך שזכויותיהם של נשים נפגעו פחות. האירוע הזה הוא בעיני דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, העובדה שלא התקיימו דיונים משמעותיים לא בממשלה, לא בקואליציה, אפילו לא במפלגת השלטון על מה המשמעויות של הרפורמה הדגולה, ואני רוצה שמישהו שיש לו טיפה הבנה, יבוא ויגיד לי וישכנע אותי שזה לא פוגע בדמוקרטיה, הטיעון של הקואליציה שזה יחזק את הדמוקרטיה, ואני שואלת איזו דמוקרטיה בעולם מתנהגת בצורה הזו? אולי בפולין, אולי בהונגריה, ואני מציעה לחברי הקואליציה, לא אלה שהם באמת האידיאולוגים אלא אלה שלא בטוחים, תרימו טלפון לקולגות שלכם בפולין ובהונגריה, ותשאלו אותם האם זו הדרך לחזק את הדמוקרטיה, תודה רבה. תודה חברת הכנסת אלהרר, הדברים שלך כל כך נוקבים שאני חייבת לומר, דווקא אנחנו כעם יהודי שיודע, שלמד וחווה ועדיין לומד וחווה מה זה אי שוויון, ואנטישמיות שהיא סוג של גזענות, ואני כאישה שחורה שנלחמת שנים ארוכות נגד גזענות ואפליה, ואני לוקחת את הצעדים שנעשים ואני אומרת, בהמנון שלנו כתוב להיות עם חופשי בארצנו, להיות עם חופשי, העם שלנו העם היהודי הראשון שהיה צריך לעגן את זכות השוויון, מה הפחד? אחרי היהדות שאני גאה בהם, אישה מסורתית, שגדלה בבית דתי,

שכולנו פה אוהבים את הארץ הזאת, מה יש לפחד מערך השוויון? צר לי שהממשלה הזו כל כך פריבילגית, שהיא לא מבינה מה זה פגיעה בשוויון, שהיא לא מבינה מה זה פגיעה בגזענות, ואני קוראת לראש הממשלה ולחברי הליכוד, לפחות לחלקים האלה, תתעשתו, תתעשתו כי אתם הורסים לנו את המדינה, יש עוד זמן לדבר, יש עוד זמן להסכים, אין מה לפחד, אנחנו הריבון במדינה הזאת. שלום לכולם, קודם כל תודה רבה גברתי היושבת-ראש על הדיון החשוב הזה, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לכל אחת ואחת שנמצאת כאן, זה לא מובן מאליו, ביקרתי הבוקר בוועדת חוקה ובוועדת הכנסת, אווירה מאוד מאוד קשה שוררת היום בכנסת ובכל המדינה, לפחות בחדר הזה יש רוב נשים מובהק, מה שאני לא יכולה להגיד על שום וועדה אחרת, זו כבר התחלה חשובה. אני חייבת להגיד שאני מסתובבת עם כאב בטן, עם ממש כאב בטן בניגוד לאנשים אחרים שלא כאב להם בבטן, לי מאוד כואבת הבטן, יש לי שתי ילדות, הן תמיד מה שמנחה אותי ומוביל אותי בעשייה שלי, ואני כמי שתמיד מתגאה במדינה שלנו ובעשייה, בגלל שבאתי מעולמות ההיי-טק, והסתובבתי הרבה בעולם והתגאיתי בכל הדברים הנפלאים שעושים במדינת ישראל, אני ממש מרגישה שאני מתביישת, אני מתביישת בפני הבנות שלי על מה שקורה פה, על מה שיקרה לנו כנשים במדינה הזאת, הבת שלי בכיתה י"א, היא מתגייסת בעוד שנה וחצי, ואני שואלת את עצמי מה יקרה? מה יהיה? אני זכיתי לשרת את המדינה מעל שש שנים כקצינה בצבא, אני לא בטוחה מה יקרה לבת הגדולה שלי. אני הכנתי הרבה דברים להגיד אבל החלטתי שאת הנתונים כבר שמעתם גם מחברות הכנסת וגם מהאורחות הנכבדות שיושבות פה, אני הייתי שמחה לתת את זמן הדיבור שלי לאחת מיושבות השולחן, כי פשוט מגיע להן לדבר, בניגוד לוועדות אחרות שסותמים בהם פיות ולא נותנים לאף אחד להתבטא, זה המקום שלכן לדבר, ואני מפצירה ומבקשת תאפשרו להם לדבר,

פרופסור רות הלפרין קדרי, ראשת מרכז רקמן, את בזום איתנו? ופרופסור יפעת ביטון, אתן בזום? אני בזום, אתם שומעים אותי? שלום,

אני מבינה שנבצר ממך להגיע כי את בחו"ל, בבקשה. נכון, אני לצערי כרגע לא בארץ, אבל אני מאוד מאוד שמחה שיש לי את האפשרות - - תיכף אנחנו נבדוק, כי משרד המשפטים מרוב שהוא מאוים פחד להגיע כנראה. כי גם וועדת הכספים, אף אחד לא הגיע מנציגי הממשלה. המשרד לשוויון חברתי שלחו נציגים? הנה יש פה משרדי ממשלה. - - שילמדו לשלוח עוד אנשים אני לא מבינה את זה. אנחנו ממשיכים בבקשה.

תודה רבה באמת, תודה על רשות הדיבור ותודה רבה על ייזום הישיבה החשובה הזאת, הרבה מהדברים כבר נאמרו, אני רוצה להגיד מיד בפתח הדברים בצורה מאוד ברורה, אין דרך פחות מאיימת לומר את זה. הממשלה הזאת פשוט הכריזה מלחמה על נשים, לא פחות, ואין דרך פחות מפחידה לומר את זה, נשים בישראל ניצבות כיום בפני האיום הגדול ביותר, על מעמדן, על זכויותיהן, על העתיד שלהן ועתיד בנותיהן מאז קום המדינה. מספיק להסתכל על הכנסת ועל הממשלה והנתונים כבר הוצגו כאן, יש רק תשע נשים בקואליציה ובכנסת כולה רק 29 מתוך 120 חברי כנסת, שש נשים שרות, ו- 33 משרדי ממשלה, כשבחלק מהם יש יותר משר אחד כמו שאנחנו יודעות, ואין מנכ"ליות חדשות בכלל, מנכ"לית אחת נשארה מאז הכנסת הקודמת, מאז הממשלה הקודמת, אבל מה אנחנו מתפלאות, כשבכמעט שליש מחברות הקואליציה, בכלל לא מכירים באפשרות שאישה תשמש בתפקיד הנהגה או רחמה ליצלן תייצג את הציבור שלהם בכנסת. עכשיו ברור שהייצוג או ליתר דיוק העדר הייצוג, באמת זה רק הקדימון, זה רק הביטוי הוויזיבילי, הצורני למהות עצמה, שהיא החקיקה הדורסנית וההרסנית שמיועדת לנו, שבסופה אנחנו נמצא את עצמנו בשפל המדרגה, בתחתית המדרג, במצב שלצערי הרב הוא דומה לזה של נשים במרחב הגיאוגרפי שסביבנו, הרחק הרחק מהמועדון של המדינות האלה שאנחנו תמיד מתגאים ומשלים את עצמנו שישראל היא חלק ממנו, "הצפון הגלובאלי" OECD וכו', וזה מתחיל מההסכמים הקואליציוניים. אני רוצה להזכיר לכולנו שהסעיף הכמעט יחיד בכל ההסכמים הקואליציוניים שנוגע ישירות לנשים, זה הסעיף שבו הממשלה התחייבה שלא להצטרף לאמנה לביעור האלימות נגד נשים ואלימות במשפחה שידועה בכינויה כאמנת איסטנבול, וזה כשכל הנתונים מצביעים על כך, שאלימות מבוססת מגדר נגד נשים ואלימות במשפחה, היא בעלייה מתמדת עוד ביתר שאת מאז הקורונה. ומה שעוד על הפרק כבר הוזכר, התיקון לחוק שמתיר לעשות מטעמי אמונה דתית, יאפשר לכל בעל עסק לכפות הרחקה והדרה של נשים, גם כלקוחות, גם כעובדות, באצטלה של אמונה דתית, כדי למשוך לקוחות שלא מעוניינים לקבל שירות מנשים או נוכחות לנשים, מה שנקרא הן לא באות להם טוב בעיניים, זה יאפשר לבתי עסק לחייב נשים להתלבש צנוע, וכמו שנאמר פה מי בדיוק יגדיר פה מה זה צנוע, יתיר למנוע מנשים כניסה בין שעות מסוימות, הדבר שאנחנו נראה ממש בעתיד הקרוב, במודעות דרושים לגברים בלבד, למשרות בבנקים, בקופות חולים בבתי עסק. תודה, רק לקצר. אז אני מקצרת את החוק שעבר כבר אתמול בוועדה סמכויות בתי הוועדים הרבניים. ראינו גם את המכתב שהוצאתם, אני רוצה להודות לך ולכל ארגוני הנשים שהוצאתן את המכתב.

אני רוצה באמת להזכיר, שאנחנו הגשנו אתמול לוועדה בשם פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה, מסמך מקיף מאוד שכתבנו, פרופסור גילה שטופלר, ד"ר יופי תירוש, ד"ר ראויה אבורביעה, ד"ר כוכב אלקים-לוי, ד"ר אסתי רידר אינדורסקי, מפורטים בו כל הדברים האלה, כולל התייחסות לפגיעות הקשות במיוחד שצפויות לנשים חרדיות ונשים ערביות בישראל. אתמול גם שלחנו מכתב לנשיא המדינה, לצד שורה גדולה מאוד של ארגוני נשים ביוזמת מרכז רקמן, שמתריע על כך שאין נשים, המגעים שמדווח עליהם, צוותי המשא ומתן. ולכן זה יכול לא להצליח, אולי נשים צריכות לנהל את כל הדבר הזה. מילה אחרונה גברתי, אני 12 שנים ישבתי בוועדת האו"ם לביעור אפליה נגד נשים, בדקנו בוועדה הזו את המצב ביותר מ- 150 מדינות בעולם, התמונה ברורה כשמש, מדינות שבהם מצבם של נשים הוא הגרוע ביותר, הן מדינות לא דמוקרטיות, ברובם הם דיקטטורות שבהם המשטר הוא אוטוריטרי, סמכותני, דתי או אחר, והקרבה למה שעתיד להיות פה, אני חושבת היא מובנת מאליה. דמוקרטיה היא תנאי בסיסי לשמירה על זכויות נשים, כל המדדים הבינלאומיים מצביעים על כך, ואני באמת מתפללת, מתפללת שאנחנו לא נצטרף למועדון ההוא. תודה רבה, חברת הכנסת יסמין פרידמן. קודם כל כבוד גדול, הגיע חבר קואליציה אחד לוועדה החשובה הזאת, זה אירוע נדיר. הייתה גם חברת הכנסת לימור, וביקשתי שישיגו אותה, אין מה לעשות, יש רשימת דוברים לפי הגעה, אבל בכל זאת אני רושמת אותך, בכל זאת אני אשתדל לתת אפילו לקואליציה לדבר.

לוועדות צריך להגיע להקשיב לא רק לדבר, אז היא יכלה לשבת ולהקשיב קצת, לא היה קורה לה שום דבר.

אני מעריכה את זה גם שהיא באה והיא מתמידה מאוד בוועדה רבותי, היא גם לא פה בשביל להגן על עצמה אז הלאה, בבקשה חברת הכנסת פרידמן. אני אהיה ממש ממש קצרה, כי אני לא אחזור, כולם יודעים את הסיכון, אני רק רוצה לנצל לשני דברים, אחד לפנות לכל הנשים בבית, אם יש מישהי שחושבת שזה לא יגיע אליה, אם יש מישהי שהיא בטוחה מפני הדברים האלה, היא טועה ובענק, זה יגיע לכולן, לחרדיות, ולדתיות, ולחילוניות, וליהודיות, ולערביות ולכולן, כולן צריכות להתאחד במאבק הזה וכמה שיותר מהר. והדבר השני שרציתי לומר, זה ממש לספר מה קרה לפני חצי שעה בוועדת חוקה, יושב יושב-ראש זמני, אדון עו"ד חנוך מילביצקי, ומדברת מדם ליבה רונית הרפז שמסתבר שהיא מנכ"לית ומייסדת, פורצת דרך של סטרטאפים בתחום הרפואה, מדברת מדם ליבה, עושה את זה קצר ולעניין, והאדון יושב-ראש הוועדה קורא לה פריבילגית. למי הוא אמר את זה? לרונית הרפז, היא הפריבילגית, אדון חנוך, גבר לבן אשכנזי שלמד משפטים מהרצליה בבין תחומי בהרצליה, הוא יקרא לה פריבילגית, את מבינה? אז זה מה שהיה חשוב לי לספר לכולן, כדי שתבינו שאף אחת, אף אחת לא תימלט מזה, תודה. את יודעת מה עצוב? שהשיח הזה של מזרחים אשכנזים, השיח של פריבילגיים לא פריבילגיים, למי יש כסף למי אין כסף, מי גר שם, מי גר שם שזה יהיה השיח. אבל למי שיש אינטרס, הם גוררים אותנו.

אנחנו לא נהיה שם, אנחנו לא צריכים להיות שם, בגלל שזה ממש שיטתי, זה הפך להיות שיטתי, שהם לא יספרו לי, כי כשאנחנו יצאנו למחאות, למשל יוצאי אתיופיה, הם לא היו שם, הפריבילג הזה רוטמן לא היה איתנו, הוא לא היה, אז מה הוא יכול לספר?

הם גם לא יהיו, אז אני חושבת שכל השיח הזה הוא לא ראוי, והוא לא נכון, והוא בעיקר משסע ומפלג את עם ישראל. חברת הכנסת דבי ביטון ואז אנחנו נעבור לארגונים. כבוד היושבת-ראש, תודה לוועדה באמת חיונית, תודה ליוזמים, תודה לכל הנשים, הכוח האמיתי, מלח הארץ של מדינת ישראל, כן זה אנחנו הנשים ומגיע לנו להוביל ולא להיות מובלות. אני כאימא, אישה, סבתא, מודאגת, אני חייבת לציין גברתי, שאני באמת לא עצמתי עין הלילה, זה היה אחד הלילות הכי קשים, אני מרגישה שהיום אם חלילה תהיה הצבעה ראשונה, אנחנו בעצם חווים אבל, אני חשה אבל, אני חשה חורבן, אני מזכירה למי שלא יודע גברתי, אנחנו שומעים על הרחבה של זכויות וסמכויות לבית הדין הרבני, ואני הגעתי למקצוע עריכת הדין, רק בגלל שליוויתי את אחותי בגירושין, והיא נדרשה לשלם 20 אלף שקל לקבל גט, שזה רק אני מדברת על 20 שנה אחורה, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה עכשיו. בנוסף אני רוצה גברתי להזכיר את בג"צ ש לאה שקדיאל, אותה לאה שבעצם עתרה, כי לא הרשו לה להיות חברה במועצה הדתית בירוחם, ומי שהחליט שהיא כן תהיה, ועומדת לה הזכות להיות חברה, גברתי היא בחורה, אישה דתיה, זה כבר לא חילוני וכבר לא קשור, וכן הציבו אותה בחברות במועצת ירוחם. אבל את זה מחביאים מהציבור, את זה לא מספרים את כל הדברים האלה.

את הבג"צ הזה ששומר עלינו כנשים, אם זה מילר ועוד הרבה והרבה דברים. אז אנחנו צריכים לדבר לאזרחים ולפשט להם את זה, כשאישה לא קיבלה הבטחת הכנסה כי היא השתמשה ברכב של ההורים שלה או מה שיהיה, מי שבא והגן עליה זה בג"צ, מי שנתן לאישה שאת מזכירה זה בג"צ, צריך לספר את זה לציבור, כנראה יש פה אינטרס לייצר איזה בורות בקרב מצביעי הימין, או לא רוצים לספר להם את הסיפור, איזה שטיפת מוח, כאילו בג"צ זה של השמאלנים, זה של האשכנזים. גברתי, וזה מה שחמור, ואסור לנו, ואנחנו כנשים שכמעט מעל 51%, יש לנו כוח משמעותי, ואנחנו צריכים להיות פה, אחת למען השנייה ולמען הדורות כי לא יסלחו, אנחנו עוד נסתכל על הנכדים והילדים שלנו בעתיד,

תודה, אני רוצה לתת רשות דיבור לנבחרות, להדר ליינר ולאחר מכן אנחנו ניתן לשרון ניר, ואז חבר הכנסת אלי דלאל, בכל זאת ניתן ייצוג, בואו ניתן ייצוג גם לקואליציה. יש פה אפליה בין גברים לנשים. אלי, אם תצליח חבר מהאופוזיציה שרוצה להתחלף איתך אז ניתן לך, בבקשה הדר ליינר. גברתי יושבת- הראש, כל הנכבדים וכל האנשים שנאבקים למען הדמוקרטיה וגם בעדינו. קצת עלייך, את פעילה חברתית. אני פעילה חברתית של ארגון נבחרות ואני פה בשביל לדבר על הארגון שלנו. מתרגשת? הכל בסדר.

למה את בעצם בחרת להיות פעילה חברתית, את באה מהמגזר החרדי? נכון. אוקי, למה את בחרת להיות פעילה?

אנחנו לא זוכות לייצוג, לא בשלטון המרכזי ולא בשלטון המקומי, אני רוצה להזכיר את העתירות של בג"צ שהוגשו בשם נבחרות ואת הדיונים בבתי משפט. למרות שאנחנו נשים, ולומר שאנחנו נשים חרדיות בשנת 2023, עדיין עם אפס ייצוג פרלמנטרי, אני עומדת פה לפניכם ואני לא לבד, יש מאחורי 6% מהחברה הישראלי שמאחורי. כשאת פוגשת נשים חרדיות ושיש לך שיח בלתי אמצעי, מה הדעה הרווחת? הן תומכות בי, הן אומרות לי את תעשי את זה, תעשי את זה בשבילנו, אנחנו לא יכולות להיות שם. הן בכלל מבינות לאן זה הולך, הן מבינות את הסיטואציה בחברה החרדית?

חברי הכנסת שנייה, הדר למה את פה בעצם? אני רוצה להגיד שלנו גם מגיע, אנחנו רוצות להיות פה, אם לא בג"צ אנחנו כנראה לא נזכה לעולם להיות במשכן הזה, אנחנו נהיה תמיד מודרות, תמיד, אף אחד לא נלחם בשבילנו, אנחנו מבחוץ ואנחנו מנסות בכל הכוח להיכנס, אין לנו סיכוי כנראה להגיע, אנחנו נאבקות כבר יותר מעשר שנים, בכל אמצעי משפטי שיש. ואת מרגישה שיש התקדמות? יש התקדמות, יש דיונים אבל עדיין זה חסום. אז יש התקדמות בבג"צ אבל אין התקדמות בפוליטיקה כאן במגזר החרדי?

כי בג"צ החליט והם לא סופרים את בג"צ. לא כי בג"צ החליט, כי בסוף האישה החרדית תלך ותצביע מה שהרבי אמר. אני לא מסכימה עם זה, אני לא מסכימה עם זה, יש חרדיות שמצביעות המחנה הממלכתי, אני לא מסכימה עם זה, אני חושבת שבסוף כולן מאחורי הפרגוד עושות מה שהן רוצות, הבעיה האמיתית שהן מודרות בגלוי, והשאלה אם את נפגעת מזה? האם כתוצאה מהפעילות שלך ושל החברות שלך בנבחרות, אתן נפגעות מזה? משלמות מחיר על זה שאנחנו נלחמות, זה מה שאת משלמת?

מה המחיר? מחיר אישי, אנחנו מודרות מהקהילות שלנו, אנחנו מודרות מכל מיני מקומות, אנחנו לא נקראות להיות במקומות ציבוריים שכן מזמינים נשים אחרות. אני רוצה לומר שזו לא מלחמה שלי, זה לא משנה למי אני מצביעה, מה העמדה הפוליטית שלי, זה דמוקרטיה, זכותנו להיות בכל מקום, וזה זכות זה לא חסד, כמו שאת הזכרת היושבת-ראש מקודם, אנחנו צריכות להיות בכל מקום כדי להיות חברה יותר שוויונית ויותר טובה, אנחנו בחברה ישראלית, מותר לנו, מגיע לנו. תודה רבה לך, תוך כדי שאת מדברת אני נזכרת בשתי חברותי, האחת רבקה שהייתה הרל"שית של הנשיא ריבלין, והשנייה יעל שהיא הרל"שית של נציב שירות המדינה, נשים חרדיות שמנהלות, אתן יודעות מה זה גאווה לראות את זה, וצריך בעזרת ה' לעשות הכל, כדי שחס וחלילה לא יפגעו בשופטים שלנו. חברת הכנסת שרון ניר ואז מירב. יש לי נשיאות ב- 12:00 תאמיני לי, דקה שרון. את מאפשרת לה שרון? בבקשה, הנה נשים מגיעות להסכמה מהר. בבקשה. קודם כל תודה רבה על הדיון החשוב הזה, ובאמת למציעות ולך פנינה על הדיון, תראו אני אגיד לכם בקצרה, בסוף ואמרתי את זה גם אתמול במפגש שקיימנו עם - - היא מסתכלת עלי כי היא יודעת שאני קצת אפזר את המסיבה מה לעשות, בסוף אם אותה מצביעת ימין, ואני יודעת כי הייתי שמה ארבע שנים, לא תבין שהמיקום שלה היום בסכנה, אנחנו יכולות לשבת ולדבר עם עצמנו, אמרתי את זה אתמול ואני אגיד את זה גם היום. כל אחת מכן, אני עושה את זה בעצמי בבית שלי ואני מצליחה לפעמים, צריכה להניע ולהסביר, את מדהימה שלא תתבלבלי, מדהימה, אבל ישבתי איתן, ניסיתי אפילו לעשות כנס בקמפיין, לדבר, רק לדבר, אל תצביעו ליש עתיד, אני יודעת שקשה לכם, לדבר, להסביר להם, שהרבני הזה שבסוף במרוץ הסמכויות נרוץ לרבני, את בסכנה. זה שאני לא מצליחה להביא את האיזוק האלקטרוני כי יש לי שם חבורה של חשוכים, את בסכנה על החיים שלך, ואם את תלכי ותצביעי עדיין לביבי או לש"ס לא נזוז. עכשיו באמת אמרתי את זה אתמול ואני אומרת את זה קצר, כל אחת מפה, אנחנו יושבות ומדברות עם עצמנו, כולנו מסכימות, אני ושרון ניר ופנינה, אין בינינו הבדל, גם לכם פה אין הבדל, אבל את צריכה ללכת הביתה, כמו שאני עושה תאמינו לי, כולל ארוחות שישי, כולל בקידוש, אוכלת את הראש לה, הלכה המצביעה הליברלית החילונית והצביע לבן גברי, מה הכניסה לי לתוך הכנסת?

מה נכנס? עכשיו אלי דלל פה, איפה הוא כפרה עליו, אני מתה עליו עוד מנתניה, הלך אין עליו באמת, אבל הוא מיעוט, ואתן ובזה אני מסיימת, צריכות לקחת כאן משימה ולהסביר, מה המשמעות של ריסוק של בג"צ שפתח את הצבא, ונתן לאותה חד הורית את האפשרות לקנות רכב, אני הייתי שם זה חקיקה שלי. מי זה אתן אבל מירב? כל אחת שיושבת פה, יש לה חברה שהצביעה למחנה הזה שהולך לרסק לנו את ארגוני הנשים, וכל אחת מפה, אני מצטערת אמרתי את זה אבל גם אתמול בכנס שעשינו, זאת המטרה, זה המקום, וכל אחת מכן יש לה את החברה הזאת, שהלכה והצביעה לבן גביר בזכות המשילות,

חודש כזה טוב מעולם לא היה במדינת ישראל, מדהים, מדהים, אני אומרת את זה בציניות אבל עצוב לי, וזו המשימה בעיני הכי חשובה. כי אם נשים יבינו שהמיקום שלהן במדינה הזאת בסכנה, רק אז נעשה את השינוי, אם אין אף מנכ"לית במשרד ממשלתי, עם מספר השרות שנמצאות, גם אף אחת מהן לא עוזרת לי, להיפך יש לנו בעיה אמיתית. תודה רבה חברת הכנסת, חברת הכנסת שרון ניר ואחר כך ארגונים. למעלה ממחצית חיי, למעשה כל חיי הבוגרים בילית בצה"ל, שירתי 30 שנה בצה"ל ולכן באופן טבעי אני רוצה לדבר בכלל על מקומה של האישה בחברה הישראלית, והקשר לשירות הצבאי בעניין הזה. אז אני אתחיל מסיפור מעשה של לפני שבועיים וממש כותרת קצרה, 6 לפברואר, כוח קומנדו פעל, לוחמות חיסלו חמישה מחבלים במבצע חריג ביריחו, כיום משרתות בצה"ל 5,000 לוחמות. תגידי את זה יותר בקול שהשר סמוטריץ' ישמע, לוחמות חיסלו.

כל הרבנים שהוציאו את המכתב הזה לנשים לא לשרת בצה"ל. עכשיו כיום חברותי, 5,000 לוחמות משרתות בצה"ל, כמובן על פי כישורים ויכולות, וסיפור הדרך של נשים בצה"ל הוא סיפור ארוך ומורכב, בשלושה עשורים האחרונים חלו שינויים מז'וריים, אבל השינוי הכי גדול חל בעקבות בג"צ אליס מילר, וצריך להגיד את זה פה ביושר, הוא השפיע על הרבה מהיושבות כאן ועל אופי השירות שלהן, הוא השפיע על השירות שלי באופן אישי, היום אני חברת כנסת אבל אמרתי לכם, הייתי 30 שנה, זכיתי לשרת בתפקידים פורצי דרך, כמו להיות המג"דית הראשונה בצבא הגנה לישראל, כמו להיות מפקדת בית ספר ארצי לתקשוב ולסייבר, הרבה בזכות זה שבשנת 2000 שונה החוק, והכניסו בחוק שירות הביטחון סעיף שקובע, דין אישה שווה דין גבר. יושבת פה אורה פלד, איפה היא הזיזו אותה עוד פעם, קומי שכולם יראו אותך, החובלת הראשונה בצה"ל. שהגיעה אלינו דרך פורום דבורה נכון? נציין פורום דבורה שגם עתרו יחד עם שדולת הנשים ועם נעמ"ת, עתרתם בשבוע החולף על אי ייצוג מינוי למנכ"ליות,

עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחד, ואני לא אומרת את זה אגב בגנות אף אחד, ובטח לא בגנות הצבא, הצבא זה אני ואני זה הצבא ותמיד אני ארגיש מחויבות לארגון הזה, אבל כדי לייצר שינוי בסדר גודל כזה, שמשנה את ה-DNA של הארגון, צריך אילוץ מבחוץ. בג"צ היה פה המאלץ המרכזי לשנות את אופי השירות בצבא, מאלץ שיצר פה שינוי מז'ורי ב- DNA של הצבא, ביכולת של נשים להתקדם על פי כישורים ויכולות, צריך להגיד את זה ביושר. צריך להגיד את זה לשופטים, שאני בטוחה שחלקם צופים בנו, לומר להם תודה על כל מה שהם עשו מאז קום המדינה ועד היום, למען מעמדה של האישה.

ואני אציין בפרט את ראש צוות ההרכב, השופטת דליה דורנר שהייתה ראש צוות ההרכב של משפט בג"צ אליס מילר, ואני אגיד, אני אומרת לכם אני באמת מאמינה שהתחנה הזו של שירות צבאי גיל 18 עד 21, לא רק מי שמבצעת שירות ארוך כמוני, מייצר איזה שהוא משהו שמשפיע בהכרח על מקומה של האישה בחברה הישראלית, ובכלל על ה- DNA שלנו כחברה דמוקרטית. ואני אומרת לכם שעכשיו אני מרגישה, שממש יש חשש ממשי בעקבות הרפורמה הזו לנסיגה לאחור, וכולנו צריכות להבין את זה, צריכות להבין את זה, אני מאוד מסכימה עם מה שאמרה חברתי מקודם, כי באמת באמת באמת כל אישה שבסוף שמה בסוף פתק בקלפי, היא צריכה לשאול את עצמה מה המפלגה הזו עושה בסופו של דרך לקידום נשים. אבל את יודעת מה? אני אומרת כזה דבר, בחרה כל אישה במי שהיא רוצה לבחור, אין לזה שום קשר לזה שהיו כאן בחירות, עלתה ממשלה חדשה, אין לה שום זכות, אין לה שום זכות לרמוס את הזכויות של החלשים,

וזה בכלל לא קשור לאם אני הולכת לשכנע אנשים עכשיו להצביע, אני אומרת לכם את זה חד וחלק, אל תיקחו את זה למקום ההוא, כי מה שיקרה זה, שמרבית הנשים שתגידו להן את הצבעת לא נכון, הן פשוט יאטמו אוזניים, הן צריכות להבין מה עומד על הפרק, שילכו ויפעילו לחצים על הנבחרים שלהן, זו ממשלה שאמורה לשרת את כולן. ואני אגיד מעבר לכך, אני כל כך מסכימה איתך גברתי, הנושא של קידום נשים ובאמת מוביליות של נשים למקומות מרכזיים ולמוקדי קבלת ההחלטות, צריך שיהיה בכנסת ישראל של שנת 2023, נושא א-מפלגתי, לא יאומן שזה משתייך לצד כזה או לצד אחר, ואנחנו צריכות לדרוש את זה מכולן,

תודה, עמותת כן נמצאת כאן היושבת-ראש, ד"ר אורית רשפי לביא, יושבת-ראש עמותת כן. תודה, אז קודם באמת תודה על הדיון, והדיון באמת הוא אני חושבת שהוא כבר כואב, אני כבר מרגישה לחץ פיזי ואני לא מהחלשלושות, אבל המצב הוא באמת קטסטרופלי, אני אוותר על הנאום המלומד עם הנתונים כי אני חושבת שכולנו מבינות כבר מה הנתונים, ובאמת להסביר לעצמנו זה לא המטרה. אבל כן צריך להסביר באמת החוצה,

אני רואה, גם מתוך מה שאנחנו עושות בשטח, בשטח יש פחות הבנה מה באמת המשמעות של כל הדברים שקורים ואני לא אפרט אותם, כי כבר בעצם אמרנו אותם. כן אצטט את עו"ד מייק בלס, היה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לפני כמה שנים, והוא בראיון האחרון שלו לפני כמה ימים פתח ואמר, שנשים תהינה בוודאות הראשונות שתפגענה, אז שוב אנחנו מבינות את זה, אני רוצה ללכת לסוף, אז מה אנחנו נעשה אחרי שנפרט את כל הדברים. א' אנחנו לטעמנו בעמותה צריכות להמשיך גם בהכשרות של הנשים שאנחנו עושות גם היום, גם אם זה כואב וגם אם זה מתסכל, להכשיר את עצמנו ולהמשיך להתקדם קדימה. ובמיוחד לקראת הבחירות המוניציפליות.

בדיוק בנושא של הבחירות המוניציפליות וכמובן שזה גולש לעניינים של פוליטיקה ושל כוח בכלל, ואני אציין, זה כמובן בלתי מפלגתי, זה הולך לכולם. הדבר האחר שאני רוצה להעיר לעצמנו, זה קצת הוזכר פה ואני רוצה לחדד אותו, חוק שווי זכויות האישה 1951, יש לנו רסיס של חוק של שוויון, עכשיו שם דיברו על שוויון כללי, אני מציעה שאנחנו נתעקש על שוויון מגדרי, שוויון מגדרי הוא פחות בעייתי מבחינה פוליטית אולי, ולכן יכול להיות שנוכל - - אז מה, נוותר על האתיופים נוותר על הערבים נוותר על מי? מגדרי לכולן, כולנו מכל הסוגים מכל הצבעים. מגדר זה נשים. נשים מכל הסוגים. בסדר, אבל ברגע שאנחנו אומרים נתפשר על זה יקירה, זה אומר שאת מוותרת עלי או על עאידה. לא ממש לא, בואי לא נכנס עכשיו. לא לא חלילה, אבל את צריכה להבין שאני כיושבת-ראש הוועדה אני אומרת לך, כשאת אומרת אנחנו אולי צריכים, ברור שכרגע אין בכלל שוויון, בכלל.

אני רוצה שאנחנו נזוז קדימה, עכשיו מושכים אותנו באף כבר למעלה מ- 75 שנים, מושכים אותנו באף, הבג"צ הקטן ההוא, ההתקדמות הקטנטנה הזאת, תראו כמה ארגוני נשים שאנחנו עוד יושבות, ועוד דוחפות קדימה, ועוד מנסות כל פעם להשיג עוד פרור ועוד פרור, אנחנו צריכות לחפש, אפשר לשבת לדבר מהו החוק הבסיסי, אבל אותו, אנחנו צריכות עליו להילחם, אני עייפתי מפירורים, אני חושבת שכולנו צריכות להגיד, הבנו כבר את המשחק הזה, תאגידים עירוניים, עוד לא עשינו חוק לתאגידים עירוניים, אבל ממשלתיים עשינו כי היה בג"צ.

עוד מילה אחת, אנחנו מפעילות לחץ בתוך עצמנו גם החוצה וגם כלפי העולם, גם באו"ם אנחנו הקמנו אקסלרטור, מאיץ לשוויון מגדרי, מבחינתנו כרגע מה שקורה כרגע, זאת נפילה באמת לבור שחור, אבל אנחנו כולנו ביחד מבינות, שאנחנו גם צריכות וגם יכולות לצאת מזה, המטרה שישראל חתומה עליה והצביעה באו"ם, זה 50:50 עד 2030, מדינת ישראל תמכה בזה, ואני מצפה שהמדינה תתקדם לזה, אנחנו וכולנו ביחד ממשיכות, לא מוותרות. תודה רבה לד"ר אורית, גם על העשייה שלכן לקראת הבחירות המוניציפליות, אני רואה את הקבוצות של הנשים שמגיעות לכאן, אין מה לעשות ממשיכות לעשות, וצודקת בסוף אני מרגישה גם כמוך שהרבה פעמים זורקים לנו פירורים. אפרת רייטן ואחרי זה עאידה, חברת הכנסת אפרת רייטן. תודה רבה גברתי היושבת-ראש, קודם כל זה כייף להגיד גברתי היושבת-ראש, כי זה כמעט ולא קיים בכנסת הזו. לצערנו. ושמעתי את הדברים שלך מקודם, דברי עוד בבקשה, דברי עוד, כששומעים את הדברים האלה באים ממך, דווקא ממך אני חושבת שזה מגיע לאוזניים הנכונות. את יודעת אני נזכרת, אני שומעת את הדיון הזה, לפני שנה, פחות משנה ישבתי בכיסא הזה בוועדה אחרת כיושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה, עם חברתינו המקסימה היועצת המשפטית ענת, וזה נראה לי עכשיו כמו גלגול פרה-היסטורי. אנחנו ישבנו שם בעקבות ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית, שביטלה את הפסיקה של רו נגד וייד, שבעצם פוסלת את זכותן של נשים על גופן להפלות, בארצות הברית, מזכירה לכן הם שופטים שמונו על ידי הדמוקרטיה שאנחנו רוצים להידמות לה עכשיו, על ידי הוועדה לבחירת שופטים הפוליטית שמינה הנשיא טרמפ, מינה שם שופטים שמרנים, הם ביטלו את הזכות של נשים על גופן ואת זכותן לעשות הפלות בארצות הברית. אנחנו ישבנו כאן בוועדה בממשלת השינוי, והעברנו כאן תקנות, תקנות שבהם אנחנו מכבדות את הנשים ונותנות להן את האפשרות לכבוד, לפרטיות, לאוטונומיה, ותיקנו את התקנות ככה שיהיה להן יותר קל, ופשוט הפכנו את מדינת ישראל לדמוקרטית יותר, למכבדת יותר, לשוויונית יותר, וזה היה כמו משהו מרגש, כמו נס גלוי שהרגשתי ממש בשבועות האחרונים של הממשלה, הצלחנו לשים את זה כקונטרה למה שקורה בארצות הברית, עכשיו אני רואה מה? באופן כללי עשית עבודה מאוד מצוינת.

יש לומר שאם תשימו לב, כאשר יש יושבות-ראש נשים, אז יש שם הרבה מאוד עבודה צריך לומר ועשייה עניינית, וגם את יודעת מה, ראיתי איך עבדת עם האופוזיציה, בכבוד רב והרבה פעמים כשהם היו באים לממשלה היו מדברים איתנו וזה מה שנאמר.

ואפרופו מה שקורה כאן, אחד לא זרקתי החוצה מהוועדה, לא משנה מה קרה, כבוד לכולם להקשיב, חופש הביטוי הוא כאן, זאת הכנסת, בשביל זה אנחנו צריכים להיות כאן, אף אחד לא נזרק, אני רוצה להגיד, שאתמול אני פותחת את החדשות, את האקטואליה, ורואה עכשיו עוד ועוד מקרים בארצות הברית, כמו אתמול זוג שלא יכול לעשות הפלה, וזה ילד עם תסמונת קשה, וצריכים ללדת עכשיו ילד שימות ברגע שהוא יגיע לעולם, לא נותנים להם לעשות הפלה. בהונגריה, עם כל החקיקה הדרקונית והדוחה שיש שמה שהיא אנטי דמוקרטית, נשים שרוצות לעשות הפלה את יודעת מה מכריחים אותם לעשות? לפני שהן עושות את ההפלה, הרופא מאלץ אותן להקשיב לדופק של העובר, לשמה אנחנו רוצים להגיע? זה עוד שנייה, זה מעבר לפינה. זה אצלנו כאן, כי אני באה עכשיו מוועדת החוקה, ויושב-ראש הוועדה אומר בצורה ברורה, אחרי ששמענו את היועץ המשפטי שמתריע, שהחקיקה שגם עכשיו מקודמת שמה היא אנטי דמוקרטית ופוגעת בערכי מדינת ישראל, הוא אומר שהחקיקה הזאת היא בעצם לוקחת מאיתנו, הוא אומר את זה תקשיבו היטב למה שהוא אמר, מהרגע שהחקיקה הזאתי עוברת, הזכות לשוויון שבית המשפט הוא זה שבעצם מעניק אותה לנו בפרשנות לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, וחופש הביטוי, הרי כנסת ישראל לא חוקקה את זה עד היום, זה בזכות בית המשפט אנחנו קיבלנו את השוויון, והוא אומר את זה שבגלל החקיקה שלו לא תהיה ביקורת שיפוטית ואי אפשר יהיה לפסול חוקים עכשיו על ידי בית המשפט, נלקחת מאיתנו הזכות לשוויון. ממחר בבוקר, אין ולא תהיה במדינת ישראל הזכות לשוויון והזכות לחופש הביטוי, זאת החקיקה, זאת תמצית החקיקה שקורית פה עכשיו. תודה חברת הכנסת רייטן, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה רבה, האמת אני מרגישה שאני קצת משביתת שמחות פה, אני יושבת ושומעת נאומים חוצבי להבות, על הדמוקרטיה שקיימת ואוטוטו נגנבת לנו, סליחה תתעוררו, לא הייתה דמוקרטיה במדינת ישראל, והגיע הזמן לנצל את ההזדמנות שפתאום רוצים לדון בענייני דמוקרטיה וזכויות אדם וזכויות נשים בהתלהבות כזו, כדי להכיר במציאות. לא היה לנו שוויון, לפחות לא לכולנו היה שוויון, אז בואו נגיד את זה, בואו נגיד איזה סוג של דמוקרטיה אנחנו רוצות, ומי שרוצה לדבר שידבר גם כן על ממשלות, שברגע האחרון השתפנו ולא חתמו על אמנת איסטנבול,

כי פחדו, כי בתוכם גם כן היו כוחות אפלים שלא רצו לחתום על אמנת איסטנבול ולא רצו להגן על נשים, בואו נכיר בזה שנשים ערביות שנרצחות, הרוצחים שלהם יותר מסתובבים חופשי, וחוק האזיקון האלקטרוני, היינו צריכות להתחנן ביום האחרון כדי להעביר אותו. למה אני אומרת את זה? כי האווירה כולה עכורה במדינה, אי אפשר לדבר על דמוקרטיה רק לחלק מהאוכלוסייה, אי אפשר לדבר על דמוקרטיה כאשר נשים ערביות ונשים ממוצא אתיופי ונשים חרדיות מודרות ונזרקות הצידה, זה לא דמוקרטיה ללבנות, אי אפשר שתבקשו ממני לצאת להגן על הדמוקרטיה והשוויון לנשים - - אבל הנה, היושבת-ראש הקודמת הייתה עאידה תומא סלימאן, והיושבת-ראש הנוכחית זה חברת הכנסת פנינה תמנו שאטה,

בזכות העשייה שלנו, אף אחד לא עשה לנו

אף אחד לא עשה לך טובה כדי להיות שם ואף אחד לא עשה לי טובה, להיפך, נלחמו בנו וילחמו בנו, על ההישגים שאנחנו עושות למרות הכל. אז אני רוצה להגיד דבר אחד, אי אפשר עכשיו בתוך המהומה הזו להתעלם מקביעת עובדות של מהי דמוקרטיה אמיתית שאנחנו יוצאות להילחם עליה, ואנחנו נלחמות על דמוקרטיה מהותית, אני לא רוצה להילחם רק על דמוקרטיה שהיא דמוקרטיה פרוצדורלית, דמוקרטיה שאפשר לחוקק חוק ולהפר אותו יום למחרת. ונכון, בג"צ הוא הבלם האחרון, ונכון אנחנו כל פעם שרצינו קצת תקווה, פנינו לבג"צ, אבל הרבה פעמים תזכרו בג"צ עצמו זרק אותנו מהמדרגות, ובג"צ עצמו היה נתון למצב של לשמו על הסטטוס-קוו, אז אנחנו רומים בג"צ אחר אחרי המאבק הזה, אנחנו רוצים דמוקרטיה אחרת אחרי המאבק הזה. ואני כן רוצה כן להגיד שוב, ותגידו לי ותראו עכשיו מה התגובה, אי אפשר לקיים דמוקרטיה בצל כיבוש, ואי אפשר להתעלם, היום בבוקר חברי הקואליציה שחסמו להם את היציאה מהבתים, אזרחים חסמו להם, אזרחים שהתרעמו על אובדן הדמוקרטיה, הם התבכיינו על חופש התנועה, תטעמו רק קצת ממה שאתם נותנים גם לנשים פלסטיניות וגם לגברים פלסטיניים, כל יום כמה מטרים מפה, גם בירושלים המזרחית וגם בשטחים. תודה חברת הכנסת, עכשיו אני חייבת לומר לך עאידה, להוציא את המשפטים האחרונים עם כיבוש וזה, את ריגשת אותי, ואני אגיד לך מה, מחמיאים לך, את רוצה לדבר דברי לא תקבלי מחמאות, תקשיבי חברת הכנסת עאידה, את אמיתית, את אמרת בג"צ הרבה פעמים זרק אותנו מהמדרגות, גם אותנו זרקו אותנו מהמדרגות, למשל כשעצרו לנו את העלייה מאתיופיה, וכשאנחנו מדברים על שוויון מהותי וזה אולי מסר, אבל זה גם תהליך של תיקון, אבל שימי לב, ולמרות ועל אף שלי יש מטענים, למשטרה, על בתי המשפט, על בג"צ, אנחנו מבינים שאת התינוק לא שופכים עם המים, למרות שלא היו שמה. אני לא כועסת עלייך, למרות שאת חולקת בגישה, אני אמרתי זרקו אותנו. לא חולקת, לא לא לא חולקת על הדברים הראשונים.

התכוונתי לכולנו, אצלי כולנו זה כולנו, כשאני אומרת אנחנו אני מתכוונת לכל אישה, אני נאבקתי למען הנשים החרדיות, והובלתי את השדולה כדי שייוצגו, ואני אלחם למען כל אישה כשמפרים את זכויותיה, לא חשוב לי מאיזה מוצא היא, ולא חשוב לי אם היא מסכימה איתי או לא, אבל - - תודה רבה, תודה. אבל כבוד היושבת-ראש, כשאנחנו רוצים לבנות דמוקרטיה, צריך לאתגר את הקיים, הקיים לא היה דמוקרטיה, צריך לאתגר אותו, וכאשר אני מדברת על כיבוש, כי אני רוצה שלכולנו. צריך תיקון לא הרס, בזה אנחנו כולנו מסכימים, גם אם צריך תיקון לא צריך הרס,

אני רוצה בבקשה להעביר את רשות הדיבור, אתה חבר קבוע נכון בוועדה סימון? אית"ך מעכי, ואז אני נותנת, אתה רוצה עכשיו לפניהם? ממש דקה.

חבר הכנסת סימון, אני יודעת הוא מחכה המון המון זמן, ואז אית"ך מעכי. תודה גברתי היושבת-ראש, כשאמרת לשים את הפוליטיקה בצד שאין קשר לפוליטיקה אני לא מסכים איתך. לא אמרתי שבסוף זה פוגע בכל צידי ה - - כולנו צריכים להבין, כל מי שיושב בחדר הזה בבניין הזה, בסוף הכל מגיע לפוליטיקה.

וכשאנחנו יושבים בבניין שיש בו 27 ועדות, ומתוכן רק ארבע ועדות שבראשותן יש נשים, שרק אחת מהן הקואליציה, וכשאנחנו יושבים בממשלה שיש 0 מנכ"ליות מתוך 33 משרדים, 0 מנכ"ליות, וכשאנחנו רואים שיש מתוך 33 שרים, שש שרות ששלוש מתוכן זה כאילו משרדים, אז כולם צריכים להבין שיש קשר ישיר לפוליטיקה. וישבנו והלכנו ונסענו, וישבנו עם ארגונים לפני הבחירות וניסינו להסביר לכל אותן נשים, ואני אבא לשלוש בנות, וגם להן הייתי צריך להסביר, שמי שהולך ושם את הפתקים בקלפי לעוצמה יהודית, לציונות דתית, ואל מדובר בכלל על המפלגות החרדיות, אבל לשתי המפלגות האלו, צריך להבין שהוא שם פתקים נגד הנשים, וישבה פה לימור מקודם, וקצת רבנו והיא ברחה מפה, אבל מה שאמרתי והראיתי לה אחרי זה בכתובים,

חבל שהיא ברחה מפה וחבל שחבר הכנסת אלי דלל הלך, ובאמת אני לא מבינה את העניין הזה, שחברי כנסת שבאים לפה הרבה אורחים, אנחנו מדברים המון ומותר להקשיב לאורחים, וחבל שהם הלכו. וכשישבה פה לימור הראיתי לה, היא לא האמינה אפילו, שהרבנים הראשיים המובילים של הציונות הדתית יצאו במכתב ברור, לזה שנשים לא ילכו לצבא וילכו לשירות לאומי, בגלל הטרדות מיניות, במקום לפגוע במטרידים הם פוגעים בנשים, אז זה כבר לא הזיה, זה כבר משהו שאי אפשר להתמודד איתו. לסיום אני אגיד משפט, בסוף בסוף בסוף כמו שאמרתי בהתחלה, זה פוליטיקה, וכשאישה הולכת ושמה את הפתק למפלגות האלו, היא פוגעת בה, בבנות שלה, בחברות שלה, במשפחה שלה, בכל מי שהיא אישה במדינת ישראל, כי הם חד משמעית נגד קידום נשים, ונגד נשים במדינת ישראל, וכולם צריכים להבין את זה,

אנחנו ניתן לאית"ך מעכי ואחרי זה לחברת הכנסת מיכל שיר, ואז ליושבת-ראש מפלגת העבודה חברת הכנסת מירב מיכאלי,

תודה רבה, תודה רבה לך היושבת-ראש, את אמרת בהתחלה שמי שהכי יפגעו זה מי שכבר סובלות מאי שוויון, וכאן זה גם מתחבר לי לדברים של עאידה, שבאמת הנשים שכבר סבלו והבג"צ לא תמיד, או רוב הפעמים לא עמד לצידן, הן נשים מקבוצות מיעוט, וגם ראינו את זה בעתירה בנושא הנשים החרדיות. עו"ד נטע לוי, רק אני אומר לפרוטוקול. נכון, עו"ד נטע לוי מעמותת אית"ך מעכי, משפטניות למען צדק חברתי, דיברתי על כך שהבג"צ, אנחנו ככה דיברנו הרבה בשבחו כאן, אבל צריך לזכור שרוב הפעמים הוא לא דיבר ולא קבע פסיקות לטובת נשים מקבוצות מוחלשות, אבל שוב במצב הנוכחי המצב צפוי להתדרדר עוד יותר, ואני שותפה לתחושה שצריך לבנות טוב יותר ולא להרוס כמובן. אבל חשוב גם להדגיש את הנשים מקבוצות האוכלוסייה המוחלשות ביותר, אלה שפונות אלינו לקו החם מידי יום ביומו, פונות אלינו נשים, מקבלות הבטחת הכנסה למשל, שהחלטות פקיד זה או אחר, הן אלה שמכריעות אם הן יוכלו להאכיל את עצמן ואת הילדים שלהן או לא, והתביעה שלהן, הניסיון שלהן לערער על זה, בנוי כולו על נושא הסבירות ורק על הנושא הזה, זה הדבר היחידי בבית המשפט, זה הדבר היחידי שמונע מפני, שמצליח עוד להגן מעט על הזכויות שלהן. הנשים הללו שפונות אלינו מידי יום ולא רק אלינו. אז אולי טעינו, אולי טעינו בהסברה, אולי לא הדגשנו מספיק את הבג"צים שאתם גם שותפים, אני אומרת לכם, בסוף כשאנחנו נלך עכשיו, באמת אנחנו יורדים לרחוב, הולכים למכולת, הולכים לקניון, ואנשים באמת חלקם לא מבינים על מה הרעש והמהומה, והממשלה מנצלת את זה לבוא ולומר הם לא יודעים להפסיד. אז אני רוצה לציין כאן את אחת הדוגמאות היחידות של חקיקה שבג"צ התערב בה, וזה ענת טהון אשכנזי ציינה את זה, אבל חשוב להתעכב על זה, על הנושא של הבג"צ בנושא הרכב למקבלות הבטחת הכנסה. בעצם מה מדובר כאן? מדובר כאן על נשים שהחוק קבע, החוק קבע, החוק שהכנסת הזאת חקקה, קבע שאישה שיש לה רכב או אפילו יכולה להשתמש ברכב בשביל לנסוע למרחק, בשביל להשלים ולעבוד מעט, היא באותו הרגע, ברגע שהיא משתמשת ברכב, נשללה ממנה הזכות להשלמת הכנסה ולקצבת הבטחת הכנסה, ברגע זה בעצם דנו אותה לעוני מחפיר, אותה ואת ילדיה. בג"צ כאן התערב, זה אחד המקרים הבודדים, אחת הדוגמאות הבודדות של באמת התערבות של בג"צ, ובאמת כמובן שהדה-לגיטימציה והפייק ניוז כל הזמן פועלים נגדנו, ושוכחים את הדוגמאות הללו, אז הדוגמאות הללו חשוב מאוד לשים אותם על השולחן, כי אלה בעצם הנשים שיפגעו, העלית כאן את הנושא של בתי הדין הרבניים והרחבת הסמכויות שלהם, אחת מהקבוצות שאנחנו מייצגות הרבה מאוד, זה נשים מהחברה החרדית, סייעות בגני ילדים, שהן בעצם מאבדות ומוצאות את עצמן מפוטרות או מקפחים מהן את הזכויות הקוגנטיות, שכר מינימום, שכר של 12 חודשים בשנה, דברים באמת מאוד מאוד בסיסיים. ובית הדין לעבודה הוא המקום היחידי שיכול בעצם לתת להן את ההגנה הזאת, ואנחנו והוועדה הזאת צריכה בעצם לבדוק, לעמוד כאן על המשמר, כי באמת אנחנו בתקופה קשה מאוד, ולוודא שאנחנו לא מזניחות את הנשים הללו. תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר בבקשה. תודה רבה גברתי היושבת-ראש, ותודה רבה על הדיון החשוב הזה. הזכירו את זה הרבה, את המשל של הצפרדע שמבשלים אותה לאט לאט במים פושרים שהולכים ומתחממים והיא לא מיד מזנקת, כי אם היו מכניסים אותה לסיר מים רותחים היא מיד הייתה קופצת, אבל כשמבשלים לאט לאט היא לא שמה לב לטמפרטורה. והפרדה מגדרית במרחב הציבורי, הצעת חוק שהוגשה על ידי שר בממשלה, חיזוק בתי הדין הרבניים על חשבון בתי המשפט, איסור הפלות, השתלטות על מערכת החינוך על ידי אנשים שחושבים שנשים לא צריכות ללמוד באקדמיה, שנשים הן מכונת ילדים, ואם הן לא מתלבשות כראוי באזורים מסוימים במדינת ישראל, הן גם ייכנסו לכלא. ממשלה שממנה אנשים לתפקידים בכירים, אנשים שאומרים באופן מפורש שנשים הן לא מספיק חכמות, וכל זה עטוף ביופי של פסקת התגברות, שמונעת מבית המשפט העליון להגן על זכויות הפרט, ובעצם לאפשר לכל החקיקה היפה הזו להתקיים. חבל למאוד שמעט הנשים שנמצאות בקואליציה לא נוכחות כאן, כי הייתי אומרת להן שב- 21 לדצמבר שנת 2020, ליל החניונים, אני מי שהייתה בימין ו- 30 שנה במפלגת הליכוד, נאלצתי לקבל החלטה אני חושבת בין הקשות ביותר שנאלצתי לקבל בחיי, שלהצטרף לאולם המליאה ולהצביע נגד המפלגה שלי, נגד החברים שלי, נגד כל מי ומה שעטף אותי במשך 30 שנה מתוך אז זה היה 41 שנותיי, החלטה מאוד מאוד קשה, כי בסוף צריך להסתכל לציבור בעיניים ולקבל את ההחלטה הנכונה. אני יודעת חברי בליכוד שאולי ישמעו את זה מאיזה שהוא מקום, כי מישהו יפרסם את זה מתישהו ברשתות החברתיות, ואולי תשימו לב ואולי לא, אתם שומעים את הקולות, ישבתי על הספסל שאתם יושבים בו, אתם יודעים את האמת, אתם יודעים כמה זה קשה להסתכל לציבור בעיניים, אל תעצמו את העיניים, תסתכלו לעצמכם במראה, ותהיו מסוגלים להגיד שאתם עדיין עושים את ההחלטה הנכונה וזה לא דבר פשוט. אתם רואים אותנו אלה שפרשו, אנחנו יצאנו חבולים מהאירוע, זה לא היה דבר קל, זה דבר שהוא לא פשוט,

עושים את מה שנכון עבור הציבור, אל תהיו כתם בהיסטוריה, אל תאפשרו לממשלה הזו להפוך להיות כתם בהיסטוריה של מדינת היהודים, אתם יודעים את הדבר הנכון, אתן חברות הקואליציה יודעות מה הדבר הנכון לעשות עבורכן, עבור הבנות שלכן, עבור עתיד מדינת ישראל, תעשו מה שנכון. ואני יכולה להגיד עוד משפט אחד, אני שומעת את חברי הקואליציה אומרים שהם עברו בוקר מאוד קשה, במשך בערך משנת 2020, קרוב לשלוש שנים, כל מי שעשה את המעשה הנכון באותו יום כדי להעביר תקציב במדינת ישראל, אנחנו עוברים ביזוי של הילדים שלנו ברמה היומיומית, אנחנו עוברים ביזוי שלנו ברמה היומיומית, מתקפות חסרות תקדים, ועדיין עשינו את הדבר הנכון, ולא תמצאי אדם אחד שמתחרט על אותו היום, חברי הקואליציה צריכים להפסיק לפחד,

תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה ששיתפת אותנו בתחושות האישיות, עם כל הקושי אני יודעת כמה זה לא היה פשוט עבורך, חברת הכנסת מרב מיכאלי יושבת-ראש מפלגת העבודה, בבקשה. תודה רבה לך פנינה, תודה רבה לך

קודם כל אני רוצה להודות לך על הישיבה החשובה הזאת. אני חושבת שלא נעים להגיד, אנחנו, יש פה אנחנו רבות מאוד שיושבות בוועדה הזאת, אני באופן אישי עשור, יש כאן חברות למאבק שמגיעות לוועדה הזאת יותר מעשור, מיום קומה, חברת הכנסת יעל דיין ממפלגת העבודה היא זאת שהקימה אותה, ואנחנו כאן, הצוות כמובן שנים ארוכות מלוות את המאבקים שלנו, לאי השוויון שעדיין יש במדינת ישראל. דלית מיום הקמתה של הוועדה, כמה זה מיום הקמת? כמה זמן? אני 19 שנה. 19 שנים. 19 שנה בלבד, אז אנחנו יושבות כאן שנים ארוכות מאוד בוועדה הזאת ובכל מקום אחר, במאבק להשיג את השוויון שעדיין אין לנו במדינת ישראל, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה שאין בה נישואים אזרחיים, אין בה נישואים שוויוניים, ישראל היא מדינה שמאפשרת למפלגות לרוץ לכנסת, תוך כדי שהן לא מכניסות נשים. פשוט לא מכניסות נשים. ישראל היא מדינה שעדיין מאפשרת להפריד בין גברים לנשים, באוטובוס, באקדמיה, לשים גברים מקדימה ונשים מאחורנית, ולא לאפשר להם ללמד גברים, וכמו שאנחנו הולכות עכשיו תיכף, נשים בנידה לא יוכלו לטפל בגברים מסוימים, ועוד רגע אנחנו נצטרך כולנו ללכת עם סרט אדום בימים שיש לנו מחזור, ואז בכלל אולי אסור יהיה לנו להיכנס למתחמים מסוימים. הדבר אולי הכי נורא ובאמת יש תחרות גדולה על בין הדברים האיומים שכתובים בהסכמים הקואליציוניים של הממשלה המחרידה הזאת, אבל אחד הכי מכוערים, הכי מסוכנים, הכי שערורייתיים, זה ההתחייבות לא לאשר את אמנת איסטנבול, האמנה האירופאית למאבק באלימות כלפי נשים. הממשלה הזאת

לא אכפת לי שנשים יוכו, שנשים ירצחו, שנשים תעבורנה התעללות, אלימות כלכלית, שהילדות והילדים שלהם יהיו חשופים לאלימות כל החיים שלהם, זה פשוט לא אכפת לנו, אנחנו לא ננקוף אצבע כדי לשנות את זה. גברתי היושבת-ראש, לא בכדי אין כאן נציגות מהקואליציה, לא בכדי אין כאן נציגות מהממשלה, כי אם יש משהו שהוא בושה וחרפה, אבל בושה וחרפה, זה שזאת ממשלה של גברים למען גברים, שמנסה להחזיר נשים לימים שבהם גברים שולטים בהן, אומרים להן מה הן יכולות לעשות, מה הן לא יכולות לעשות, עם הגוף שלהן, עם החיים שלהן, עם הילדות והילדים שלהן. אנחנו לא ניתן להן להחזיר אותנו לימים האלה, וכמו שאמרה חברתי חברת הכנסת תומא סלימאן, אנחנו חייבות לצאת מהמאבק הזה, לא סתם שלא הפסדנו אלא שהתקדמנו, ושברור לכולנו ולכולם שהדבר היחידי שיכול לנצח את החושך המחריד הזה, הוא שוויון מלא לכל האזרחים במדינת ישראל, ולא פחות מזה לכל האזרחיות, אז בהצלחה לנו. תודה רבה חברת הכנסת מיכאלי, אורית סוליציאנו מנכ"לית אגוד מרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. תודה רבה, אני במקרה יצא לי לפני כמה חודשים להיות בהפגנה בארצות הברית עוד לפני שבוטלה החלטת בג"צ, וכשצעדתי שמה עם כל האמריקאים לא האמנתי לעצמי שאנחנו עלולים לפגוש את עצמנו בהיסטוריה שחורה, ארצות הברית שפעם הייתה - - לא, בלי המילה שחורה. אין לי מילה, היסטוריה איומה, באמת לא האמנתי שהמדינה שלנו יכולה להגיע לדבר הזה, והיו שם נשים אמריקאיות מבוגרות עם שלטים, (אומרת דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם:)

אנחנו לא יכולות להגיע למצב הזה, וכשאני יושבת כאן היום כמייצגת את עולם נפגעות ונפגעי האלימות המינית, אמרה לי רק לפני שהתחלתי את הדיבור, ד"ר שרי אהרוני, שב- 2015 ביטלו ברוסיה את החוק למניעת אלימות במשפחה, כלומר הדבר הזה יכול לקרות. אז אני יושבת בפניכן היום ואני חושבת על הבחורה הצעירה הדתייה, שמגיעה אלינו למרכזי הסיוע ומספרת לנו שהרב פגע בה, כשהנפגעות של הרב שיינברג הגיעו למרכזי סיוע, אנחנו יחד עם מיכל רוזין חוקקנו חוק שאסר קיום יחסים אינטימיים עם סמכות רוחנית, אני חרדה שעכשיו את החוק הזה יבטלו, כי יש לצערי הרב גם בחברה הדתית הרבה פגיעות מיניות, ויגידו שאולי לא מעמידים לדין אנשי דת כולל רבנים, הדבר הזה יכול לקרות ובג"צ לא יוכל לפסול את זה, זה לא הזוי זה יכול לקרות. אני חרדה שנשמע אמירות של שופטים שנאמרו, אולי חלקכם זוכרים, יש נשים שנהנות מאונס, אני ישבתי כאן בוועדת הכנסת שציפי ליבני הייתה שרת המשפטים, ואחת השופטים אמר שעכשיו יבחרו שופטים שמרניים בוועדה שאין בה ייצוג של נשים, זה יכול לקרות ולעבור לסדר היום. ואני חרדה וכואבת גם את הכאב של נפגעות אלימות מינית, שזה אחת מכל חמש נשים עוברת אונס, אחת מכל שלוש נשים עוברת פגיעה, ואני חוששת שמי שיש בכנסת היום לא ידעו להגן עליה, עכשיו הילדות האלו והנשים האלו זה הבנות של חברי הכנסת שלנו, זה של כולנו. אז השמרנות, השוביניזם שקיים היום הוא סכנה לכולנו, וחייבים וחייבות להסביר את זה לכולם ולהיאבק נגד זה, זה מאבק של כולנו בכל תחום וגם בתחום של אלימות מינית,

תודה רבה לך, ותודה רבה על העשייה הרבה שלכם כל הזמן וכל העת. פורום דבורה שלחו נציגה, חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, וגם את החובלת היקרה שלנו, אורה פלד נקש, החובלת הראשונה, אז אנחנו ניתן גם לנירה ואם תרצי, אחר כך גם ניתן לך כמה דברים לומר. נגיד את העמדה בהחלט בקצרה, פורום דבורה הוא פורום של נשים בחזית קידום נשים למוקדי קבלת החלטות במדיניות חוץ וביטחון לאומי, ואנחנו כמו שהזכרת קודם, גם ידידות בית משפט בעתירה של הלוחמות,

ואנחנו מאוד מוטרדות מההשלכות של הרפורמה על מעמד הנשים בישראל, אני מודה לדיון שיזמו חברי הכנסת של יש עתיד, מטי הרכבי צרפתי, יואב סגלוביץ' ושלי מירון, ולכן יושבת-ראש הוועדה שעשית זאת. הרפורמה כמו שאמרתי היא איום על מעמד הנשים, מהמעמד האישי, הביטחון האישי, אנחנו מכירים את פירמידת הצרכים של מסלו, מתחושת הביטחון שלנו ועד בכלל, אנחנו נלחמים תמיד שוויון בסקטורים השונים ואנחנו הולכים אחורה, אין אף מקום אחר חוץ מבית המשפט, שיכול לבדוק ולעמוד לטובת נשים שנפגעות על רקע מגדרי. אנחנו זוכרים את החקיקות שחלקן הזכרתם כאן, אליס מילר, בג"צ הדיילות, ידעתם שדיילות לא קיבלו תנאים כמו דיילים, למה? כין הן היו דיילות. לאה שקדיאל שהוזכר קודם, אני מזכירה רק את האחרונה, את בג"צ שוויון הרשויות ובריכות השחייה, שחייבו אותם בבג"צ לפתוח גם ביחד, ולא רק את הבריכות לגברים ונשים, ולייצג גם ביישובים חרדיים, ובכל זה אנחנו נראה פגיעה ברמה האישית של הדברים, אנחנו ראינו את אל תתגייסי ואני לא אחזור עליהם. הממשלה שפה רוצה להנגיש את המרחב הציבורי לאוכלוסייה החרדית, ואני שואלת מה עם הנגשת המרחב האזרחי לנשים, זה לא במקום, אנחנו רואים כאן שנעשה מעמד של במקום, יש 4.5 מיליון נשים, 51%, לכאורה אנחנו לא צריכות לדון בזכויות שלנו, כי יש לנו רוב. אבל זה לא רק נשים, אני פונה מכאן גם לגברים, לכל גבר יש אימא, אחות,

חברה שצריכים לפעול, רק עוד משפט אחד בבקשה, החלטת ממשלה 1325 שמדברת על שילוב נשים, אני רוצה לצטט ולהשתמש בשני משפטים האחרונים במשפטים של ראש הממשלה הנוכחי. ראש הממשלה בשני הציתותים שלו אמר ככה, אחד במדינה שבה נשים יושבות בתא הטייס, נשים יכולות לשבת בכל מקום, ומשפט שלו מה- 31 ביולי 2006 אמר, חייבים לעשות מעשה, כי אם לא נעשה מעשה מה עשינו. אז אני קוראת לכולנו, להמשיך להילחם בכל מקום, לעשות מעשה ולא לתת לרפורמה הזאת להמשיך במתכונתה הנוכחית.

שני קליין, שחקנית יוצר, את תציגי את עצמך, הגעת עם קבוצה.

אז קודם כל שלום לכולם, אני מאוד מתרגשת ואני בדרך כלל רגילה להגיד מילים שכותבים לי, והפעם באתי כי אני נורא מודאגת. אני פה לא כשחקנית, אני פה כבת של אימה שלי, כאחות לאחיות שלי, אני נורא מתרגשת, כחברה לחברות שלי, כדודה לאחייניות שלי, ולכל הנשים בישראל שלא פה עכשיו, ולא התעוררו עדיין להבין שאנחנו הולכות בעצם להיות הראשונות שנפגעות מהרפורמה הזו. אבל הכי אני פה, כי לכל מקום שאני הולכת אליו אני הנכדה של סבתות שלי, סבתא גולדה זיכרונה לברכה, סבתא גאולה זיכרונה לברכה, אחת עלתה מרומניה, אחת מעירק, אני באמת זוכרת איך הן היו מדברות, או יותר נכון סבתא גאולה הייתה מדברת, שהם ראו את המדינה הזאת שהיא מדינה שהיא פורצת דרך, שכאן יהיו הטייסות, כאן יהיו ראשות הממשלה, לכאן הן יגיעו, כאן יהיה נס, לא פחות מנס, ואם הן היו היום בחיים הן היו מזדעזעות, הן היו רואות חדשות והן לא היו מאמינות. וגם אני לא מאמינה, ההדרה המוחלטת הזו שיש לנשים בכל צמתי ההחלטות, היא פשוט מעלימה אותנו, היא מוחקת אותנו, ואנחנו פשוט לא נספרות, וכמו שאמרתן, אנחנו 51% מהאוכלוסייה ואנחנו עדיין מקבלות יחס של מיעוט, זה לא נתפס, הרפורמה הזו לא תפסח על אף אחת מאיתנו. וזה לא סתם שהממשלה הזאתי אין בה נשים מנכ"ליות, זה לא סתם שבממשלה הזו עולות הצעות חוק פרובוקטיביות, זה לא סתם שהממשלה הזאתי אוסרת על לבוש צנוע, ובאמת מי קובע מהו לבוש צנוע, וחוק מאסר ללבוש לא צנוע, לא סתם, זה האקלים בחוץ ואלה נקודות העיוורון וחייב להפריח אותם. הרפורמה המשפטית הזו תוביל לזה שיהיו פה מיעוטים בלי הגנה, ואנחנו ביניהם לצערי, בית המשפט קיים לשמור על מי שזכויותיו נרמסות, או על מי שזכויותיו עדיין לא בטוחות, ולצערי הרב אני כאישה יכולה להגיד שהזכויות שלי עדיין לא בטוחות,

כמה אבסורד זה, שבשנת 2023, הזכות שלנו הבסיסית לייצג את עצמנו, צריכה להיות מעוגנת בחוק בשביל שקולנו יישמע, ועכשיו גם את זה רוצים לקחת לנו, כמעט כל ההישגים הגדולים של נשים בארץ היו בעקבות עתירות לבג"צ, אפשר להיכנס לגוגל ולבדוק, לא צריך להקשיב לוועדות בשביל לדעת את זה, אפשר פשוט לבדוק. האם הבחירה על חיינו וגופינו צריכה להיות בידיים שלנו או בידיים של גברים שמחליטים עלינו, ועל זה אנחנו נלחמות ואנחנו נמשיך להילחם, כי יש קשר הדוק בין אם אנחנו נראות ונשמעות, לבין החוק שיופעל עלינו, אתם לא מחליטים עלי, אתם לא מחליטים עלינו, תודה רבה. תודה רבה לך. סגנית ראש עיריית תל אביב לשעבר מהרטה בר רון, את כאן עם עמותת כן? אני פה. אנחנו שמחים שאת פה. תודה היושבת-ראש, באמת זכות גדולה לשבת פה, ונדמה שהעולם ממש מתוכן שאני יושבת ורואה אותך כאן מנהלת את הישיבה ביד רמה, אבל לא. אני נמצאת פה האמת היום כאישה, כאישה שחורה, כיהודייה, וכאימא לילדים שחורים, מה שנקרא אני מאותגרת מכל הכיוונים, את בוודאי מבינה אותי ומכירה את זה, ועדיין אני חושבת שרובנו הנשים שבאות מהאוכלוסיות המוחלשות, אנחנו לא שותפות במאבק באופן מלא, אנחנו כמובן, הנשים הן הראשונות להיפגע, אבל נשים מהקבוצות האלה ייפגעו הכי הרבה והכי מהר, וכן, נשים חרדיות, אתיופיות, ערביות, צריכות להיות במאבקים האלה, נכון נכון אצלן זה יותר מאתגר ויותר קשה להן לנסוע לירושלים ולוותר על יום עבודה.

אני חושבת שיוצאי אתיופיה לא יוצאים מסיבה מאוד פשוטה וצריך לומר את האמת על השולחן, כשאנחנו הזדעקנו אף אחד לא היה שם, אז זה קשה להם לצאת מהבית, אז אני האחרונה, למרות שאני מגיעה למחאות, מאוד קשי לי לבוא ולבוא אליהם בטענות. הם נלחמו על שוויון, הם נלחמו נגד גזענות, על זכויות אדם, ואני חושבת שהתיקון מתחיל בזה, שצריך כן לקרוא להם ולומר להם, כן צדקתם, לא היה צריך שיהיו לכם מכתזיות, לא היה צריך לפול עליכם משמיים רימוני הלם, כשבסך הכל ביקשתם שוויון, ואני מקווה שהם שומעים את הדברים שלי, ואני קוראת להם לצאת ולהפגין כי גם הם ייפגעו.

אין ספק שמה שאמרת הוא נכון, נכון אנחנו נפגע, ולנו יש דרך ארוכה עד לשוויון, לנו יוצאי אתיופיה, נשים מוחלשות, אבל בלי דמוקרטיה ובלי בג"צ, אנחנו נהיה הכי הכי חלשים, ואני פונה באמת לכל הנשים שפה, כל אחת שתעשה מה שהיא יכולה, כדי לשכנע אישה אחת, שתיים שלוש, שתבוא להפגנה, שתביע, שתדבר, אני פונה לארגוני הנשים, לראות איך אתן יכולות לגייס ולשלב, ולהביא את הנשים האלה שהן יותר עסוקות ביום יום, יותר נאבקות על היום יום שלהן אבל צריך למצוא את הדרך לשלב אותן במאבק. גברתי אמרת אולי טעינו בהסברה, אין לי ספק טעינו בהסברה, והעובדה שאין פה נשים מהקואליציה היא בושה בעיני, בושה, כי כולנו נפגע אותו דבר בסופו של דבר,

תודה, תודה רבה. אורה פלד נקש ממש בקצרה, כי הארגון דבורה אמרה לנו נירה שהיא הנציגה, ואנחנו באמת לא אפשרנו לשתי נציגות מארגונים. אז הנה היושבת-ראש, תודה על ההזדמנות ואני גם אתן לך חיזוק שאני אסגור לך מעגל, שלפני 25 שנה התקיים דיון בוועדה הזאת בדיוק, בראשות חברת הכנסת לשעבר נעמי חזן, זה דיון שפתח את קורס החובלים בפני נשים,

הכוח שיש לך היום שאת בוחרת לקיים את הדיון הזה ודיונים שכאלה, הוא משנה חיים ובאופן אישי הוא גם שינה את החיים שלי, אז אני מרגישה שההזדמנות שלי - - לוקחת את זה כצידה לדרך. ההזדמנות שלי לדבר פה היא באמת סגירת מעגל ברמה הכי אישית, אז תודה על זה. אני באתי לכאן היום כי אני מרגישה שהערכים של צדק, כבוד ושוויון בסכנה, ההפיכה המשטרית הזאתי מסכנת אותם, ואני מאוד אקצר את הדברים שלי ואני אמקד אותם, אני לא אחזור על מה שקודמותיי אמרו על בג"צ אליס מילר, ושדולת הנשים ופורום דבורה, וכן דיברנו על זה קצת הבוקר. יש מי שחושבים שהמאבק לשירות משותף ולפתיחת תפקידי לחימה לנשים, הוא מאבק פריבילגי לבן שמנותק מהמאבקים היום יומיים של נשים לזכויות, אני חושבת שההיפך הוא הנכון, הזירה הצבאית והביטחונית היא מחוללת השינוי האפקטיבית בחברה הישראלית, השירות הצבאי היה ועודנו הזדמנות לניידות חברתית. נשים שלוקחות חלק בשירות צבאי משמעותי תורמות לביטחון המדינה, אבל גם נתרמות בעצמן, אני אומרת את מגוף ראשון, תחושת המסוגלות והמשמעות שלהן זכיתי בעקבות השירות הצבאי שלי, הן משהו שלא ניתן לקחת ממני, בדומה להשכלה איכותית ולדימוי עצמי חיובי. ההזדמנות שניתנה לי לשרת ולהתפתח במסגרת הצבאית מגיעה עם אחריות גדולה, להשמיע קול ולהביע סולידריות עם נשים באשר הן, לצמצם את הפערים בין הקצוות, כי כולנו ביחד בסירה הזאת שנקראת מדינת ישראל. הדור הבא של המנהיגות הישראלית מסתכל עלינו ומקשיב טוב טוב למה שקורה עכשיו במדינה, הדור הזה עובר עכשיו את ההכשרה המעשית למנהיגות, במערכת החינוך, בתנועות הנוער, במכינות, בשנות השירות וגם בשירות הצבאי. אם אנחנו רוצים ורוצות לראות במשכן הזה יותר נשים מחר, אנחנו צריכות להיאבק היום על שוויון הזדמנויות גם בשירות הצבאי. ההפיכה המשטרית הזו מובלת על ידי כוחות שמרניים וחשוכים, שפועלים להוציא את הנשים מהשירות הצבאי, זה מאבק שכרגע מתמקד בצבא אבל הוא לא נשאר שם. אני רוצה לסיים את דברי בציטוט של חברת הכנסת לשעבר נעמי חזן, כמו שאמרתי בדיון שהיא ניהלה פה על פתיחת קורס חובלים לנשים, מצטטת, "...כל הנושא של שיבוץ נשים בכל התפקידים בצה"ל, הוא נושא שמחד מעורר מחלוקת, ואידך ברור לחלוטין, שהוא המבחן למימוש השוויון בחברה הישראלית, אנחנו לא נעלמות, לא שותקות, אנחנו דורשות להישמע ולהיראות, אני מדברת היום בשם ציבור גדול, אנחנו מאמינות ומאמינים בשוויון, אנחנו התקווה",

תודה רבה לך, אושרית סטבון יו"ר מועצת ארגוני הנשים היוצאת,

אני מבקשת כל אחד דקה מהרגע, כי אני רוצה לתת לויצו ולנעמ"ת לסכם, ואני צריכה לצאת לישיבת אופוזיציה. לא התכוונתי לפתוח בזה, אבל כשחברת הכנסת אפרת רייטן הפחידה על הפלות, ואין לי שום עניין כאל להיחשף בנושאים אישיים, אני לא מאחלת לה שהיא תצטרך לעבור את זה חלילה, אבל אני יכולה להגיד, שלא היה אף רופא ולא היה אף רב שמנע ממני את הפרוצדורה, להיפך רק התפללו לרפואתי, והיו מודאגים רק ממצבי הבריאותי וזה מה שעמד לנגד עיניהם ובזה אני רוצה לסיים. אני רוצה עכשיו לדבר על נושאים אחרים, גם אני שמחתי על הממשלה הקודמת, אומנם לא בחרתי בה, אבל שמחתי על ריבוי הנשים שנבחרו, יחד עם זאת התאכזבתי באופן, אכזבה עמוקה, שאותה ממשלה שנבחרה ודיברה מצד אחד גבוהה גבוהה, אותה ממשלה שעכשיו דיברה על אמנת איסטנבול, היא זאת שלא העבירה את אמנת איסטנבול, אני ישבתי מול משרד המשפטים כמה פעמים בפגישות, לא הצלחתי להבין איפה החסמים, ולמה אמנת איסטנבול לא עוברת ולא מאשרים אותה. דבר נוסף, אותה ממשלה ואותן חברות כנסת שתלינו בהן ציפיות, הן אלה שבעצם הצביעו נגד החמרת ענישה לנפגעי עבירה. סליחה סליחה, אני לא יודעת על מה את מדברת כמישהי שישבה, אני ישבתי בוועדה, ועדת חקיקה, ועדת שרים, יש פה ועדות תביאי חברות אופוזיציה, קל להעביר לקואליציה כולל חברי האופוזיציה, כשהיה קשור בנשים אני עמדתי כחומה בצורה, יחד עם שר המשפטים שכן צריך לומר שהוא גם נלחם, אז ממשלה שהייתה קיימת שנה, אני הייתי שם, ואני מאוד לדעתי תקנו אותי אם אני טועה, פי וליבי שווים. אז להגיד, עכשיו לחפש להאשים אושרית, אני אין לי בעיה אני יכולה לתת לך לבזבז את הדקה שלך על הערות שאת מאשימה את הממשלה היוצאת, הייתי רוצה שתגידי גם דברים על המצב הנוכחי. אני רוצה להגיד על המצב הנוכחי, כי אנחנו שתינו באותה קבוצה, אני מדברת, מעבר לזה שקיוויתי לשמוע יותר שייצאו נגד האמירות של אלעזר שטרן, קיוויתי שיצביעו בעד - - על מה? קיוויתי תלונות אנונימיות. אבל למה את אומרת, אני הייתי שרה והגבתי על הדבר הזה, את לא יכולה להגיד דברים שהם לא נכונים, תבדקו אותי, זה לא נכון אושרית אני מצטערת, אם אני הייתי שם לגנות את הדברים שלו והיו עוד נשים שגינו, אני לא מוכנה לקבל דברים שהם לא נכונים, הרצון הזה שכביכול כולם ביחד יגנו,

יש חלקים אני אומרת לך, גם כשחברת הכנסת לימור שבוע שעבר בעיני זה הייתה, הותקפה בצורה שהייתה פוגענית, אני אומרת לך שהיו לפחות עשרה או יותר מהאופוזיציה שגינו את זה, אבל לא רצו לראות, אמרו אף אחד לא מגנה. אני רוצה לדבר עכשיו על הנושא של חברת הכנסת לימור, כי אנחנו חברות באותה קבוצת נשים, קודם כל אני רוצה לציין את חברת הכנסת הרכבי שהיא ממש ריגשה אותי, ובלויאליות הנשים באמת ראוי שיהיה חוצה מחנות, וזה לא קשור לאיזה מפלגה ולאיזה צד בפוליטיקה, כשאישה נפגעת מכל הקשת הפוליטית צריכים למחות. אנחנו נמצאות באותה קבוצת נשים, שנשים מפקפקות, נשים שהן מובילות ומשפיעות, הן מובילות את הפמיניזם מפקפקות בעדות של אישה שהיא מרגישה שהיא הוטרדה מינית,

כשאנחנו כל הזמן טוענות שצריך להאמין קודם כל למתלוננת, ואנחנו צריכים להקשיב לה, וכשאישה מרגישה שהיא כל כך הוטרדה, היא מותקפת בצורה כל כך. אושרית מה את רוצה לומר,

אושרית שנייה אני יכולה דווקא את זה כן לקחת ולומר אושרית, את מה שאת רוצה לומר שהסולידריות היא חייבת להיות דו קיומית תמיד, אני מבינה את מה שאת מנסה לומר בשורה התחתונה. אני פגשתי את חברת הכנסת לימור הר מלך עם דמעות בעיניים, והיא אמרה אני כבר לא מסוגלת עם כל ההתקפות שאני עוברת, שאף אחד לא תומך בי.

היא ישבה פה ולא הקשיבה, היא ישבה לידי, היא הייתה פה בדיוק 4 דקות והיא יצאה החוצה. וגם לא תקפתי אותה, אני תמיד - - אני לא אומרת שכאן תקפו אותה - - טוב לסיכום אושרית, אני יודעת שאת פועלת לא מעט לקדם נושאים של נשים גם בממשלה הנוכחית, לסיכום בשורה התחתונה. לשים את הפוליטיקה בצד, את האג'נדות הפוליטיות בצד, ולשים בצורה נקייה, וכשאישה נפגעת, אני מצפה לראות קולגיאליות מכל הקשת הפוליטית, וגם אני מצפה כשיש חברות כנסת, הייתי מאוד שמחה לראות יותר חברות כנסת, גם אני מוטרדת ממצב הייצוג הנשי. השאלה מה אתן עושות? קודם כל במסגרת היכולות שלי, אבל אני גם יודעת שבמצב הנוכחי, עם מי שיש אנחנו נעבוד, בכנסת הקודמת אני עבדתי בממשלה הקודמת עם ועדות ששניים מתוכם זה שרים שהקימו, ושתיים זה שרות שהקימו, והוועדות של השרים לא תפקדו פחות, אני הייתי שמחה שכולם יהיו של שרות, ויחד עם זאת זה המצב כרגע. אין זה המצב, אנחנו לא נקבל את המצב, אנחנו נשות ישראל לא נקבל שוב מצב, אין גזירת גורל, נשים יהיו מנכ"ליות, נשים יהיו יהיו שרות, נשים יהיו בכל מקום,

את אומנם עובדת בעוצמה יהודית, אנחנו לא נקבל את המשפט זה המצב, תקשיבי אם אני הייתי מקבלת את המשפט זה המצב אני לא הייתי פה, אני לא הייתי יושבת פה. טוב, אני רוצה לתת לנעמ"ת ולויצו לסכם, לא כולם הצליחו לדבר מצטערת, לא כולם אני מתנצלת מראש, אנחנו עוד נפגש כאן, אני גם רוצה להזמין את כולכם לכנס לציון יום האישה הבינלאומי, ב- 6 במרץ, אני באמת, אנחנו אומנם עושים את זה מעכשיו לעכשיו כי הכל במרוץ, ועם האינטנסיביות של הרפורמה והמאבקים, אבל אני סמוכה ובטוחה שכל אחת מכן, תעשנה את המאמץ, נדבר על הדברים הבוערים, ונגיע לשם ושמה יהיה יותר מפגש רך, אני רוצה לתת לנציגת נעמ"ת ולנציגת ויצו. תני לי רק לסכם משפט אחד, לא קשור לאירוע, אני חושב שצריך לעשות דיון המשך, להגיע עם נציגי משרדי הממשלה, המשרד לשוויון חברתי צריך להגיע. אני רוצה להודות למשרד לשוויון חברתי, הם פה, ואני אגיד לך מי לא פה, משרד המשפטים, אלא אם כן השר נתן להם הוראה לא להגיע. נכון אז אני רוצה להגיד משהו, יש פה כמה משרדי ממשלה, שלדעתי אם נעשה דיון המשך, שווה לשמוע את עמדתם,

משרד המשפטים בוודאי, המשרד לשוויון חברתי, משרד העבודה והרווחה, הם צריכים לבוא עם עמדה מקצועית על הרפורמה, עמדה מקצועית כתובה לוועדה, כמו כל ועדה בכנסת. אנחנו באמת גם נפנה אליהם בכתב, וגם אם אנחנו נצטרך נעשה ישיבת המשך, נציגת נעמ"ת בבקשה, יש לי דקה ודקה, היא הלכה, נציגת ויצו?

שמך וטייטל מלא. עו"ד גילי ורון מויצו, אני רוצה להודות לך גברתי היושבת-ראש, אני מצטרפת לדברים שאמרה חברת הכנסת רייטן, הייתי שמחה לשמוע אותך מדברת עוד ועוד, כי את אומרת דברים נוקבים, ואת אומרת אותם באופן כזה, שאני חושבת שלא רק אנחנו כאן בחדר שמדברו לפעמים באמת לעצמנו, מסוגלות לשמוע. אז אני ארצה להתחבר למשהו שאמרת ולפתוח בזה, הרדוקציה לשיח של ימין ושמאל, אשכנזים ומזרחיים, פריבילגיים ולא פריבילגיים, היא רק מסווה, היא רק הסחת דעת, אפילו הרדוקציה של הדמוקרטיה, כאילו הדמוקרטיה מסתכמת רק ב-הרוב קובע, היא רק מסווה לכך שאנחנו לא מצליחות לחדור את הדברים כפי שהם, כפי שאנחנו רואות אותם, כי הפגיעה היא באמת כמו שכבר דובר כאן קודם היא בכולנו, היא בכל אחת ואחת מאיתנו. החברה הישראלית נוסדה על עקרונות מגילת העצמאות, על אתוס של שוויון וצדק, ובין היתר שוויון מגדרי, וכבר בשנותיה הראשונות נחקקו כאן חוקי שוויון מתקדמים, ופסיקות בית המשפט היו המגנות והמקדמות ביותר, ולכן פגיעה בנשים היא פגיעה בחברה הישראלית כולה. אני רוצה לציין ממש ממש בקצרה שלושה נושאים שעומדים על הפרק, והם באמת לא נוגעים פריבילגיות, הם באמת נוגעים לכולנו ובעיקר לנשים מוחלשות, הנושא של אלימות במשפחה, השאיפה להקל במתן רישיונות נשק יפגע בראש ובראשונה בנשים, היעדר ייצוג לנשים בממשלה ובתפקידים ועמדות בחירות, מידור נשים משולחן קבלות החלטות, לא צריך ללכת רחוק מידי, אפשר ללכת לקורונה ולראות מה קרה כאן, כשנשים נעדרו משולחן קבלת החלטות, זה פגע בראש ובראשונה באימהות ובילדים, וכל הנושאים האחרים שעליהם עד לפני שנה וחצי דיברנו, הם היו בראש סדרי העדיפויות שלנו כאן בוועדה, והרגשנו שאנחנו כן מצליחות להגיע איתם, נדחקו לתחתית סדר העדיפויות ואף התהפכו. כל הנושא של המשבר החינוך בגיל הרך, משבר בחינוך בכלל, סיעוד, עובדות סוציאליות, כל מקצועות הצווארון הוורוד, אלה נושאים שנוגעים לכולנו, זה לא שמאל,

תודה, עמותת עיתים לסיכום, השם המלא. אלה סקעת מנהלת המחלקה המשפטית של עיתים, אני רוצה לדבר בעיקר על הוולונטריות, של הרחבת הסמכויות בבתי הדין הרבניים, אנחנו בעיתים רואים יום יום מה קורה עם הוולונטריות הזאתי, נשים בבתי הדין הרבניים לא חייבות לעשות בדיקות גנטיות כדי להוכיח את היהדות שלהן, הן גם לא חייבות לתת ייפויי כוח גורפים וכוללניים, כדי שמבררי העדות ינברו בשושלת המשפחתית שלהן, הן לא חייבות לעשות שום דבר מזה, אבל אנחנו רואים מה קורה כשהן מסרבות, יש לזה השלכות. וההשלכות האלה, הפגיעות החוזרות ונשנות בנשים כפי שאנחנו רואים בבתי הדין היום, אנחנו יודעים בוודאות שהם ילכו ויתרחבו, מערכת בתי הדין הרבניים זה מערכת שעובדת לפי סט של כללים שונה ממה שאנחנו מכירים בבתי המשפט האזרחיים, זכות לייצוג הולם, זכות הטיעון, שקיפות, סופיות הדיון, כל אלה הם מונחים שהם לא חלק מה- DNA מבתי הדין הרבניים, זו מערכת של גברים ורק גברים שופטים בה נשים. ולכן אם התיקון הזה באמת יעבור, אנחנו צפויות וצפויים לראות, איך הפגיעות שאנחנו רואים כבר היום, עם המגבלות המצומצמות של בתי הדין, רק הולכות ויתגברו.

אני מסכמת את הדיון, אני חושבת, סליחה אדוני יש פה הרבה מאוד ארגונים שלא קיבלו זמן לדבר, כי אנחנו לא מספיקים לעשות את זה, אז להתפרץ זה לא לעניין, כי אמרתי לך פעם פעמיים, לא הפעם כי בפעם הקודמת נתתי לך לדבר, אז כרגע אני מסכמת את הדיון,

אני רוצה לסכם את הדיון וקודם כל להודות לחברי הכנסת ולחברות הכנסת שיזמו את הדיון הזה, כמו כן אני רוצה לקרוא בסיכום שזה ייכתב לפרוטוקול. למרות שזה יום קשה וכשהממשלה דוהרת למקום מסוכן, שבו הם מרסקים בעוד קצת את הדמוקרטיה הישראלית, ופוגעים בזכויות יסוד של אזרחים ושל זכויות אדם, אני עדיין מאמינה בהידברות, מאמינה שאפשר להגיע להסכמות, ואני קוראת לראש הממשלה, בוא תשמע את נשות ישראל שפועלות בשטח, הן אם זה בתחום האלימות, והן אם זה במאבק בפגיעות מיניות, והן אם זה בעבור העגונות, ואני מתנצלת שלא הספקתן לדבר, בין אם זה ארגון מבוי סתום ואחרים. בין אם זה נשים שדאגו שנשות ישראל יצעדו קדימה, בין אם זה במערכת הביטחון,

במשטרה וכאן בכנסת, בוא תשמע אותם, ואם אתה סוגר את אוזניך, אני קוראת לאשת ראש הממשלה. שרה תקשיבי, תקשיבי לנשים הללו, את שהלכת וביקרת במקלטי נשים, את שאומרת שהיא מאמינה בזכויות נשים, אני קוראת לך לפעול למניעת פגיעה בנשים, בזכויות מיעוטים וזכויות מוחלשים, כמו כן אני קוראת לאשתו של נשיא המדינה, להיות מעורבת בלזרז את ההסכמות, את השיחות משני הצדדים. וצר לי, אני אומר לסיכום, ראיתי הודעות של חברי כנסת שהיו כאן ויצאו מכאן, שהם מהקואליציה, אתם יודעים חברי הכנסת שחברים פה, ויואב יעיד על כך שאני נותנת את מלוא הכבוד לחברי כנסת מהקואליציה שמגיעים לכאן, ואני לא נותנת שישתלחו, למרות שהרוב פה זה באמת חברים מהאופוזיציה, צר לי שקראו למשתתפות כאן שמאל רדיקלי, אני לא שמאל רדיקלי, לא שמי שבוחר להיות שמאל רדיקלי זה זכותו. השיטתיות הזאת לומר על כולם שמאל, כבר יואב גלנט שר הביטחון נהיה שמאל, ואנחנו לא מוותרות ואנחנו לא הולכות לשום מקום, ואתן תהינה בחזית המאבק הזה ואנחנו יחד איתכן, אנחנו בכנסת וגם ברחובות ואתן איפה שצריך להיות, תודה רבה לכל אחת ואחת מכן שהשתתפה בדיון.

13:00.